כבוד חבר הכנסת מאיר שטרית. כמעט ואמרתי: אדוני

תודה רבה לכם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת, שהיא ישיבת השבוע האחרון למושב הכנסת השני ולכנס הקיץ של המושב השני של הכנסת, שבוע שיהיה מקוצר עקב צום תשעה באב, והיום גם נצא ונסיים את ישיבות הכנסת מוקדם מהרגיל, בשעה 14:00. כך גם נפתח את ישיבת הכנסת ביום שני מוקדם מהרגיל, בשעה זו, על מנת לאפשר לאותם חברי כנסת המציינים את יום תשעה באב והצמים לקיים את מסורתם כראוי. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה, גברתי.

יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, החלטת ועדת המדע והטכנולוגיה בדבר תיקון טעות בחוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 2 והוראת שעה), התש"ע 2010. החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה, לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת, בדבר חלוקת הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 120) (קובלנה נגד עובד רשות מקומית), התש"ע 2010. לדיון מוקדם: החל מהצעת חוק פ/2525/18 וכלה בהצעת חוק פ/2581/18, הצעת חוק שיפוט בתי-דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון, מירוץ הסמכויות), התש"ע 2010, מאת חברי הכנסת ציפי חוטובלי,

וילף,

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, תנאים לקבלת פטור מטעמי הכרה דתית), התש"ע 2010, מאת חברי הכנסת ישראל חסון, משה מטלון ומירי רגב, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון,

2010, מאת חבר הכנסת סעיד נפאע, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, התקנת מעקה גג במבנה ציבור המיועד למתן שירותים לקטינים), התש"ע 2010, מאת חברת הכנסת

רבותי, לפנינו ארבע הצעות אי-אמון, שבדרך כלל מוגשות ונשמעות על-פי גודלן של הסיעות המבקשות. הראשונה כמובן היא הצעת אי-אמון של קדימה. אבל תוקדם הצעת האי-אמון של מרצ, משום שהיא באותו נושא שדנה בו הצעת האי-אמון של קדימה. ולכן,

ועליה ישיב השר

אני רוצה להביא דוגמאות אחדות. על-פי החוק, קצבאות האמהות החד-הורית לא עלו למרות דרישתו של שר הרווחה שיושב בממשלה הזאת,

אני לא מסוגל להבין את ההיגיון הזה. מה, כבר נפתרו כל בעיות המצוקה בארץ? העוני פס מן הארץ?

למנוע עוני ולהקטין את ממדי העוני.

עוד לפני שבועיים ניסיתי פה, יחד עם עמיר פרץ, בשתי הצעות חוק, להעלות את שכר המינימום כדי להביא לכך שמי שעובד לא יהיה עני.

הממשלה התנגדה לזה והפילה את שתי הצעות החוק הללו. הממשלה לא כל כך מזדרזת לפגוע בשכר המיליונים, בשוד של המיליונים שמנהלי חברות עושים על חשבונו של הציבור. בזה הממשלה לא ממהרת לגעת. אז אני שואל, לאן פניכם מועדות? לאן פני הממשלה מועדות? אני מוכרח להגיד לך, אני פשוט לא מסוגל להבין. הממשלה מאשרת תקציב לשנתיים קדימה כאילו שהיא מסוגלת לראות כבר שנתיים קדימה מה יהיו ביצועי המשק, מה יהיו הכנסות המדינה בעוד שנתיים. אגב, אין לזה תקדים בעולם, לתקציב דו-שנתי. התקציב הדו-שנתי, בפעם הראשונה שהממשלה עשתה אותו היה לו תירוץ, כי הממשלה נכנסה באמצע שנת תקציב,

היום זה ממש לא הגיוני. אדוני היושב-ראש, הנה אני מתרה מעל הבמה הזאת, אנחנו גם נשלם את המחיר כמו שהממשלה כבר מתחילה לשלם אותו.

הממשלה השנה נאלצת לקצץ בתקציבה, גם של השנה וגם של השנה הבאה, כדי לנסות לעמוד ביעד הגירעון.

הממשלה כבר מתחילה לשלם את המחירים של חוסר הטיפול בתקציב. ודבר אחרון, אני אומר לך גם כיושב-ראש הכנסת, תקציב דו-שנתי פירושו מחיקה של הכנסת מהתהליך. אין פרלמנט בעולם שהיה מסכים לזה. אין שום פרלמנט בעולם שדן בתקציב דו-שנתי. אין שום חברה בעולם שעושה תקציב דו-שנתי. אז מה ההיגיון פה? אם הרעיון הוא לשלם כל מה שנדרש כדי לשמור על קיומה של הממשלה, אוקיי, בואו נקרא לילד בשמו.

הממשלה מוכנה לשלם כל מחיר לכל מפלגה, העיקר שישבו בשקט, ואתה רואה שגם זה לא מחזיק מעמד.

אני רואה עכשיו את הבקיעים שמתחילים לקרות בין ישראל ביתנו לבין הליכוד, בין ש"ס לבין הליכוד על אותם עניינים שאני דן בהם בתקציב. העבודה, אני פשוט משתומם, משתומם על המפלגה שיושבת בממשלה, מפלגה סוציאליסטית, so called, ששכחה מזמן את האידיאולוגיה שלה,

מישהו קרא לה מעל הבמה הזאת, שר החינוך דהיום קרא להם סמרטוטים. הם באמת סמרטוטים.

סמרטוטים, אבא של הסמרטוט, סמרטוט רצפה יותר טוב, כי הם יושבים בממשלה, ולא רק שהם לא מסוגלים לקבל החלטה ביחד כמפלגה ולהתנגד לממשלה על תקציבים חברתיים פרופר, הם גם בינם לבין עצמם יורים אחד בשני. אז שר הרווחה בוכה ומיילל, אבל הוא עדיין נשאר בממשלה ומצביע נגד העלאת שכר המינימום,

כל אחד דואג ללטיפונדיה שלו. כל שר במפלגת העבודה, שר החקלאות מקבל את הכסף, הוא מוכן להצביע, משבח את תקציב המדינה פרופר. שרים אחרים בממשלה תוקפים את הממשלה. שרים מישראל ביתנו תוקפים את הממשלה: תקציב לא אחראי, תקציב לא לאומי, לא דואג לתשתיות וכן הלאה. שמענו את השרים מדברים. אדוני היושב-ראש, תראה, אפשר להחזיק ממשלה בצורה מלאכותית.

תמורת מחיר סמלי. אפשר להחזיק ממשלה בצורה מלאכותית והממשלה תחזיק מעמד עוד שנה, עוד חצי שנה, אבל היא תיפול בסוף, והשאלה בסוף הדרך, כשממשלה גומרת את תפקידה,

מה עשינו, מה הצלחנו להשיג בתקופת היותנו בממשלה?

עוד מעט ימלאו שנתיים לכהונתו של ראש הממשלה נתניהו. עוד מעט, אנחנו מתקרבים, שנתיים, בסוף הפגרה. בוא נקווה שזה לא יגיע לזה. בסדר, אנחנו מתקרבים לשנתיים.

מתקרבים לשנתיים, כמעט שתי שנות כהונה, ותראה מה קרה בשנתיים הללו או בזמן הזה, שנה וחצי עברה?

מה קרה בזמן הזה למדינת ישראל? המדינה הפכה להיות מדינה שכמעט מוחרמת בעולם, במצב שבו יש אלינו עוינות כמעט בכל מדינות העולם. אנשים בקושי מוכנים לשמוע אותנו.

לא שינינו עדיין דבר במדינה. ראש הממשלה מדבר לאחרונה על קידום תהליך השלום. אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, לא בתהליך השלום.

מאה אחוז, אנחנו יכולים להסתפק בשבחים של אובמה, אבל אנחנו לא שם. אני מציע לחבר הכנסת כצל'ה, תסתובב בפורומים בין-לאומיים, תראה את מצבה העגום של המדינה, כיצד עוינים אותנו שלא בצדק, ואין שום סיבה לכך, פרט לסיבה של אופן ההתנהלות של הממשלה. יש שר חוץ, שהוא מוחרם בכמעט חצי מדינות העולם, הוא פרסונה נון-גרטה, שאנשים לא מקבלים אותו. איך הוא יכול לייצג את ישראל ולדחוף תהליך שלום? אפילו בתוך הממשלה עצמה עכשיו, לפי מה שאני שומע, בין שר החוץ לראש הממשלה יש חוסר אמון ומשבר בגלל עקיפתו דרך שר התשתיות הלאומיות, בגלל ויכוחים על הדרך. הוא בא עם תוכניות מדיניות משלו בלי אישור הממשלה. הרי העסק לא עובד. אמר פעם מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שיש קלקולים בממשלה. הוא השתמש במלה "קלקולים" בשפה אלגנטית. אני אשתמש באותה מלה, יש קלקולים בממשלה, ואנחנו כבר רואים את התחלתם של הקלקולים הללו.

שזה לא סוף טוב לסיים ממשלה ככה, ובעיקר לראש הממשלה נתניהו, ואני אומר לראש הממשלה: אתה כבר היית ראש ממשלה פעם אחת, בשביל מה חזרת להיות ראש ממשלה? בשביל עוד פעם להיות על כיסא ראש הממשלה? זה הכול? יש לך הזדמנות, ראש הממשלה, לעשות היסטוריה או להיות היסטוריה. דווקא כראש ממשלת ימין תהיה אמיץ. עזוב את הפוליטיקה, לך באמת על שלום, תיצור שלום במדינת ישראל, תייצב את המדינה, תביא אותה לחוף מבטחים, אז נוריד את הכובע ונגיד לך: תשמע,

והנה, אני אומר לך בשם קדימה: אם באמת תעשה שלום, אנחנו נתמוך בך גם בלי להיכנס לממשלה. אנחנו כאופוזיציה תומכים בשלום. ואז כל הקלקולים ייגמרו. נפלה לו הווי"ו, במקום לעשות היסטוריה הוא עושה היסטריה. תהפוך מימין לשמאל ואין קלקולים.

הקלקולים ייגמרו, תאמין לי. כשמדינת ישראל נמצאת בשלום, כל מצבנו הבין-לאומי והגיאו-פוליטי משתנה. גם הכלכלה תשתנה, גם היכולת שלנו לפעול בעולם תשתנה מכל בחינה שהיא. אריק שרון, שמאל. אריק שרון, כן. בתקופת אריק שרון אכן הכלכלה פרחה, היה שקט ביטחוני. העיפו 10,000 איש מהבתים שלהם, היה נפלא. איפה מי? העיפו 10,000 איש מהבתים שלהם. אז מה? מה אתה מצפה שנעשה? שנישאר בעזה לנצח? לא היו צריכים להקים את עזה מההתחלה.

אני אומר את זה היום, ותבדוק אותי ברקורד, אני אמרתי את זה אז. כשהתחילו להקים את היישובים בעזה הייתי נגד.

ההרפתקה של להקים את עזה עלתה למדינת ישראל בהערכה הכי זהירה 50 מיליארד שקל, לבנות, לתחזק ואחר כך פיצויים. תחשוב מה אפשר לעשות ב-50 מיליארד שקל לנגב או לגליל, אבל שם אנחנו משלמים מס שפתיים. תלך לנגב ולגליל,

את ההפקרות, את חוסר הטיפול של המדינה בזה. ב-50 מיליארד שקל אפשר לעשות רכבת מעופפת ב-300 קילומטר לשעה מאילת לתל-אביב, שתגיע בחצי שעה, במקום לבזבז את הכסף על השקעה בתחומים פלסטיניים ולמסור אותו לפלסטינים. ואותו דבר אתם ממשיכים לעשות עכשיו ביהודה ושומרון ובמקומות אחרים. חברים, יש גבול. אני מעדיף לקבל מדינה יותר קטנה בטריטוריה, אבל שחיה בשלום במדינה עם רוב יהודי, מאשר לסכן את קיומה של המדינה כמדינה יהודית. לא גודל הטריטוריה קובע, לא זה יקבע את עתיד המדינה. מה שיקבע את עתיד המדינה זה אם אנחנו נהיה באמת אור לגויים, אם יהיה פה שלום ואנחנו נוכל לתרום במדע, בחברה,

בספורט ובכל התחומים האחרים. כשאתה רואה את תלמידי ישראל היום באולימפיאדה למתמטיקה נמצאים, אדוני היושב-ראש, במקום ה-53, 53, אחרי עשור שהיינו במקום 11, אתה שואל את עצמך: אנה פנינו מועדות? כמה יש שם?

יש שם 60. אז אני שואל: אנה פנינו מועדות? מקום 53? ואת מי שלחו לשם? את התלמידים המצטיינים במדינת ישראל, לאולימפיאדה במתמטיקה,

אז תאר לך איפה החלשים נמצאים. החלשים נמצאים במקום 100. אנחנו מפספסים בגדול את עתיד המדינה הזאת. העם הזה יכול להתקיים כאשר הוא מצטיין, כאשר הוא פוסע לפני כולם כמה צעדים קדימה, ולצערי הרב, המצב שאנחנו חיים בו משבש את סדרי העדיפויות שלנו ובוודאי של הממשלה. הממשלה ממשיכה בקו העקום הזה, להמשיך לשבש את סדרי העדיפויות. לכן, ראש הממשלה, אני קורא לך, אני קורא לך. יש לך עכשיו פגרה. תשב, תחשוב, כבר לא תהיה בכנסת כמה זמן. תחשוב, תשנה את הכיוון שלך, תתעשת, תלך לכיוון הנכון. היום אתה הולך עקום, וההליכה העקומה הזאת תוביל את הממשלה הזאת ליפול ממילא ולא תחזיק מעמד. ולכן אני מציע לך, תשנה כיוון. תודה רבה. ב-1996 היו טענות נגד אוסלו. אתם לא הייתם פה, אבל כמה מהחברים אחרי זה, כשהתחלף השלטון, היו לשרים כאשר הם ביקרו את אוסלו בצורה כל כך חריפה.

השר אדלשטיין, אתה תשיב עכשיו גם להצעת האי-אמון מהטעם שסיעת קדימה הגישה הצעת אי-אמון על "מחלק את העם היהודי". היא ביקשה לשנות את הכותרת ואני אישרתי לה זאת,

ביום רביעי הודיעו לממשלה שמדובר בהצעה אחרת ולכן אתה משיב. אני בטוח שאתה יכול לענות גם על הנושאים הכלכליים, אם כי אני בטוח שאם היה מכוון ביום רביעי את הצעת האי-אמון שלו, היה עונה פה שר האוצר ולא השר אדלשטיין. אבל עכשיו נשמע גם את הצד האחר של אותו נושא. לא ציפינו שנתניהו יתקפל כל כך מהר, ידבר אחד שמבין. אני לא אמרתי לך, חבר הכנסת בר-און. איך אתה יכול לומר דבר כזה? ביקר אותך חבר הכנסת שטרית קשות על כך שלא הסכמת לתמוך בחוק שכר המינימום. קיבלתי יחד אתך את כל הביקורת שלו בהבנה,

זה כשמבינים. אני מציע, יש טישיו?

חבר הכנסת בר-און. אוקיי, תודה רבה.

הכנסת הורוביץ ירצה את טענות קבוצת מרצ, סיעת מרצ, מדוע היא מבקשת להביע אי-אמון בממשלה.

תודה רבה, אדוני. אני רוצה להתחיל במחאה על דבריו של הרב הראשי, שהתערב, הראשון-לציון, אתה מתכוון.

הראשון-לציון, הרב הראשי, איזה תואר שיהיה לו,

אני שמעתי את דבריו ברדיו במו אוזני, בתחנת רדיו הנקראת "קול ברמה" לפעמים אני גם כן מתראיין שם, זו תחנת רדיו חרדית,

שמעתי את ההקלטה במו אוזני.

לא יכול להיות שאדם שהוא פקיד, עובד ציבור שמקבל משכורת מהמדינה, ישתלח ויגיד בצורה כזאת מה כן צריך להיות בקואליציה ואיזה מפלגות צריכות לעזוב את הקואליציה. הוא לא נמצא במשרתו מטעם מפלגה כלשהי, ולא אמור לשמש שליח או איזשהו נציג של מפלגה. אני יודע שבפועל זה בדיוק העניין, שהוא כן שליח של מפלגה, הוא כן שליח של מחנה פוליטי, לא פוליטי, ניצן, זה לא מה שהוא אמר. הוא קרא לציבור ששומע לו, לחברי הכנסת החרדים, לפרוש מהממשלה,

אז אני מציע שגם הוא יכול לפרוש מתפקידו, וכאדם פרטי שיגיד מה שבא לו. הוא אמר, דרך אגב: כולנו נפרוש. זאת אומרת, אם לא יתקבל, כולנו. הוא דיבר מהמיית לבו. הוא חושב שהוא יצר מהפכה בכיוון אחר. אתן לך את הזמן, אל תהיה מודאג, נתחיל את הכול מעשר דקות. אני לא בא להתפלמס פה על גישתו ההלכתית או דברים מהסוג הזה, אבל בפוליטיקה, בצורה כזאת הוא לא יכול להתערב, מה גם שמדובר בנושא רגיש מאין כמוהו שעליו אנחנו מדברים עכשיו. על מה אנחנו בעצם מדברים? בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, צריך רק לציין שהראשון-לציון,

לבו ופיו שווים. לבו ופיו שווים. אני מאוד בעד חופש הביטוי, אני רק אומר. הואיל והוא לא יכול לענות, לא רק שווים. גם מרוסנים.

אני רוצה להזכיר שגם, יש הרבה רבנים שלבם ופיהם שווים, אבל הם פורקי כל עול. גם אני משלם את משכורתו, הוא צריך לייצג גם אותי. אין ויכוח. ביקורתך, אני לא בא ואומר לך שחרגת מאיזשהו עניין פרלמנטרי,

הרי זו תופעה הרבה יותר רחבה. הם עושים כבשלהם במוסדות שהם מוסדות ציבור, מוסדות ממשלה, אם זה מועצות דתיות או רבנויות ערים או הרבנות הראשית או בתי-הדין, זה איזושהי לטיפונדיה, נחלה פרטית של איזשהו מגזר מפלגתי מסוים, וכולנו הרי יודעים שזה העניין. נחזור לעשר דקות, ועכשיו תתחיל. חברי חברי הכנסת, בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל תהיה לרבנות הראשית אחריות, ולמעשה הסמכות הבלעדית בתחום הגיור, כך שייווצר מונופול אורתודוקסי בתחום הגיור, בניגוד לפסיקות עקביות של בית-המשפט העליון, וזה דבר שפוגע באופן אנוש בחופש הדת והמצפון במדינה. בפעם הראשונה מאז קום המדינה, דעו לכם שאנחנו עוסקים כאן בסוגיה היסטורית, בפעם הראשונה תהיה קביעה בחקיקה שגיור ייערך על-פי דין תורה ולאחר קבלת עול מצוות, וזאת בניגוד מוחלט לקביעת מיהו יהודי לצורך חוק השבות. ידעו תומכי ישראל ביתנו שהחוק שהם מביאים לכנסת יחייב אותם לנהל אורח חיים חרדי לאחר הגיור. צריך להגיד את הדברים בצורה הכי ברורה. אם הכנסת רוצה לחייב את המתגיירים בתוכנו באורח חיים חרדי,

אבל כדאי שידעו, כי הם לא יודעים. כי מורחים אותם. כמו שמרחו אותם עם ברית הזוגיות, מורחים אותם עכשיו עם סוגיית הגיור. לא תהיה על-פי החוק הזה שום אפשרות של הכרה בגיור לא אורתודוקסי במדינת ישראל, ואף ייתכן שלא יוכר גיור לא אורתודוקסי שנערך בחוץ-לארץ לצורך חוק השבות. כאן במזנון מאחור יושבים ראשי היהדות הרפורמית והקונסרבטיבית. אני מציע לחברי חברי הכנסת: לכו, דברו אתם ותשמעו מה הם אומרים. הם הציונים הבולטים ביותר, הם התומכים הגדולים ביותר של מדינת ישראל, ומדינת ישראל יורקת בפרצופם. בחוץ-לארץ.

כן, בחוץ-לארץ. אנחנו עם יהודי. אנחנו אומרים: התפוצות, רוממות התפוצות בגרוננו, כולנו עם אחד. אז הם יושבים פה, כדאי לדבר אתם ולשמוע מה הם אומרים.

הציונים הגדולים ביותר זה חיים אורון ואתה,

וחבר הכנסת גילאון, שנמצאים בארץ ויושבים בכנסת. הם רואים בציונות את בחוץ-לארץ, באים אליהם, וכל חבר כנסת כאן היה אצלם וכל שר היה אצלם,

באים אליהם ומשנוררים מהם כסף לכל דבר ועניין, מבקשים שיעשו לובי לנתניהו אצל אובמה,

הם יותר ציונים ממך? לא אמרתי. אדם שיושב במקום אחר ולא עולה לארץ, הוא ציוני יותר ממך? הוא ציוני אולי,

צריך להיזהר מלחלק ציונים. כל אחד ציוני בדרכו. זה בדיוק, פה מדובר, כל אחד בדרכו,

חברים, לא להגזים. לא להיות אורתודוקסים כל כך. לא להיות אורתודוקסים כל כך, שכל מי שמחזיק דגל ישראל הוא ציוני. הוא אוהד הציונות.

מי שרוממות העם היהודי, מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי על תפוצותיו.

זה פה דיבור, איזושהי פרפראזה כזאת, שהיא נחלה של חלקים רחבים פה בכנסת. צריך גם לתת לזה איזשהו תוקף. וכשאתה בא ויורק בפרצופם, ואת זה הם אומרים,

אדוני השר, שר ההסברה והקשר עם התפוצות, הרי אתה יודע בדיוק שאם אני מגזים זה רק כלפי מטה, שהביטויים שנשמעים מהם, ובצדק נשמעים, הם חריפים ביותר, אולי אפילו חסרי תקדים. אז אם אנחנו רוצים לפגוע בהם, בבקשה, אבל כדאי שנבין, א. שאנחנו פוגעים בהם, ב. לשם מה אנחנו פוגעים בהם. אם ישראל ביתנו, תמורת הפגיעה הזאת ביהדות התפוצות היתה מקבלת משהו ממשי, נאמר, הקלות בגיור, כפי שהם אומרים לציבור ולבוחריהם, הייתי יכול לומר:

פגעו אבל קיבלו. פה גם פוגעים וגם נכנעים לממסד האורתודוקסי. אין שום הקלה בגיור

הקלה בגיור.

אני קראתי את זה לעומק, במשך חודש שלם,

ירושלמי, יכול ללכת לרב במקום שבו אני יודע שהוא מקל בגיור, אף-על-פי שאני ירושלמי והוא רב עירי, הוא רב ירושלמי,

והוא מקפיד בגיור. אם אני יכול ללכת לרב של להב, שהוא לא מחמיר בגיור, בהחלט יש פה הקלה, ואז יכול לבוא, יש פה מהפכה בגישה החרדית. סליחה, זה לא נכון. סליחה, זה לא נכון, זה לא נכון.

למשל לרב עמאר, שאת דבריו הנפלאים שמענו הבוקר, אתה נותן לו סמכות לפסול את ההחלטה הזאת. לא הקלת בשום דבר, יכול לפסול ויכול לשלול סמכות. כשאתה קובע עול מצוות, כשאתה קובע כהלכה, מה שנקרא, אורח חיים חרדי, אתה נותן לכל דיין את האפשרות לפסול גיור כזה. אתה לא מקל, אתה רק מכביד. לא יהיה גיור אורתודוקסי אחד נוסף כתוצאה מזה. בניגוד לתכלית המוצהרת של החוק,

אדוני היושב-ראש, ואם אני אבוא לרב בעפולה שהוא רב מקל, אבל אני אספר לו שאני גר בקיבוץ מרחביה, מעבר לגדר, הוא יגיד: שם אין אורח חיים דתי, יש שאלה אם הסטטוס היהודי יכול להיקבע שלא על-פי ההלכה, וזאת שאלת מיהו יהודי, שהיא אתנו במשך כל הדורות. 3,800 שנה חי העם היהודי בגלל הסטטוס. יכולים לומר שהיום, הואיל ויש מדינת ישראל, לא צריך עוד סטטוס יהודי,

יכולים לומר זאת. יכולים לומר כל דבר. אבל אם אדם מאמין שהסטטוס,

שמי שהוא יהודי נולד לאם יהודייה או גויר כהלכה, כאשר הוא אומר "כהלכה" יש לזה משמעות. אני מבין. דרך אגב, חוק השבות לא מתחשב. האזרחות לפי חוק השבות אינה מתחשבת בהלכה. אני רוצה שיהיה ברור, אני כמובן,

אני רוצה פשוט שיהיה ברור. זה טוב שהדברים האלה מתלבנים. כי יש איזו אי-בהירות בציבור בקשר לעניין. בניגוד לתכלית המוצהרת, בתשעה באב, מחלוקת שמתקבלת היא מחלוקת לעניין, ולא על רב זה או אחר. אתה יודע, אני חייב להגיד איזשהו ציטוט לתשעה באב: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין. אתה רוצה להחמיר, אתה רוצה פה חומרות, אתה רוצה שמי שיהיה עם יהודי זה איזושהי קבוצה קטנה ומצומצמת שהרב גפני ייתן לה אישור?

נלך על זה, כי זה מה שהחוק הזה עושה.

וזה לעניין תשעה באב. כדאי שנבין שבניגוד לתכלית המוצהרת של החוק, הרי על-פי הנוסח שעומד לפנינו, ניתן לפסול רבנים וייתכן שאף גיורים שנערכו על-ידם, אם לא הקפידו על התחייבות הגר לקבל עול מצוות כהלכה, וזה ינציח ביטול הגיורים בדיעבד. הרי יש לנו עכשיו תופעה מחרידה בארץ, שחיילים,

כן, נכון. של הרב דרוקמן. הרב דרוקמן זה לא ניצן הורוביץ.

אני לא רב, אני לא מתיימר לגייר, אני בעד הרב דרוקמן.

אל תגידו שהוא לא אורתודוקסי, מאה אחוז. אולי בעיני, פה יש מי שהוא פחות נחשב בעיניו, בעיני הוא מאה אחוז אורתודוקסי, ובא החוק, והרב עמאר,

הרב דרוקמן הוא בהחלט רב שמקובל על כולנו. תהיה להם סמכות לבטל את המעמד, אני לא בא ואומר. יש כאלה שאומרים תרי"ג מצוות. מהו הסטטוס, שאלה רצינית. היות שהעניין הוא לא נוגע בכלל, לא ליהדות ולא לערכים ולא לאמונה, זו פשוט פוליטיקה וספינים של יחסי ציבור, אז אולי כדאי שנדבר על זה, כי הרי זה פה לב העניין,

כי אין פה שום עניין יהודי וערכי וכו' וכו'. זה הכול אחיזת עיניים. הסיפור פה הוא דיל שעושה ישראל ביתנו עם המפלגות החרדיות כדי להיות מסוגלת למכור לציבור שלה שהיא הולכת לקראתו. היא עשתה את זה עם הסיפור של ברית הזוגיות. ישראל ביתנו הבטיחה נישואין אזרחיים, אמרו ברית זוגיות, בסוף יצא משהו שהוא ברית לחסרי דת שמקשה עליהם, בדיוק כמו בגיור, מקשה עליהם את התהליך. איש לא ילך לסיפור כזה, ותמורת זאת שילמו מחיר שחיזק גם בסיפור של ברית הזוגיות את מעמד הרבנות ובית-הדין הרבני. אותו סיפור גם כאן.

מוכרים לציבור הזה של העולים יוצאי חבר המדינות שמקלים עליהם בגיור. לא רק שלא מקלים עליהם בגיור, מקשים עליהם בגיור וגם פוגעים פגיעה קשה מאוד באחדות העם היהודי ובזרמים הלא-אורתודוקסיים.

אני אומר, דיל שהוא באמת, אולי חושבים שהציבור מטומטם, אולי חושבים,

שבתקשורת הרוסית אפשר יהיה לעוות את זה באיזו צורה, אז אותם אנשים לא ידעו. הם יודעים, והדיון הזה מתקיים בתקשורת הרוסית בצורה מאוד ברורה וחדה, והוא רק ילך ויעצים. אי-אפשר להתייחס לאנשים כמו אל מטומטמים, הם יודעים מה הם מקבלים, הם יודעים שהדבר הזה רק מקשה עליהם את ההליכים. הם יודעים שברית הזוגיות רק הקשתה עליהם, שעדיף לבן-אדם במצב של חסר דת לא להתחתן בכלל ולהיות במעמד של ידועים בציבור, מאשר לבוא להסדר המגוחך הזה של ברית זוגיות של חסרי דת, הם יודעים את זה. התרגיל הזה לא יצלח ולא ילך, מי שקובע מי חסר דת זה רק הרבנות.

הרבנות וגם בית-דין של עדה אחרת.

אתה גם תצטרך ללכת לבית-הדין היווני בנצרת,

או הפטריארך, כדי שיגיד שאתה לא קתולי,

זה איזה מין הליך שהיה צריך באמת דמיון מאוד יצירתי בשביל להביא אותו. חברים, הצעת החוק שמביאים בפנינו, עכשיו הסיעה מכונסת שם בחדר הישיבות של ועדת החוקה, חוק ומשפט, עם שר החוץ,

יש פה הודעה של ליברמן: מי שאומר שחוק הגיור מפלג, זו עמדה מבישה. כתוב פה. אני מציע, בכנסת ביום זה נמצאים ראשי היהדות הרפורמית וזרמים אחרים בארצות-הברית,

למשל, הרב דייוויד ספרסטיין, למשל אריק יופה, אנשים משכמם ומעלה. אני מציע,

אפילו אפשר להגיד, דיני נפשות, באופן מסוים. דברו אתם, הקשיבו להם, אינכם רוצים להקשיב לי, הקשיבו להם. הם לא מפלגתיים, הם לא מייצגים כאן איזה אינטרס פוליטי. לכו, דברו אתם ותשמעו מה שהם אומרים. אני רוצה לומר לכם כך, תקשיב לאנשים שלא, אז לא להקשיב להם? אתה בדרך כלל מקשיב, הצעת החוק שעומדת היום היא הגרועה והמחמירה ביותר,

אני שמתי לב שחבר הכנסת אורון הפריע לך, ועכשיו אני רק רוצה לדעת. אני לא יכול להאריך לך את זה ביותר מעשר דקות, אז תגיד לי כמה אתה צריך.

עוד ממש שלוש דקות ואני אסיים. הנה, אני נותן לך ארבע דקות.

הנה ארבע דקות, ואתה תסתפק בזה. אחר כך יגידו כל מיני דברים ויספרו כל מיני סיפורים. אז כדאי שנגיד את הדברים בצורה הכי מדויקת, ואני אומר את זה באחריות. הצעת החוק בנוסחה הזה היא הגרועה והמחמירה ביותר ברצף של הצעות החקיקה בנושא הגיור שיזם חבר הכנסת רותם, יושב-ראש ועדת החוקה,

היא מבטאת כניעה תמוהה, תמוהה, לממסד הרבני ולעסקני המפלגות החרדיות. אני אומר תמוהה, כי הוא לא באמת מקבל משהו בתמורה. ההצעה הזאת מיועדת להרחיב את סמכויות הרבנות הראשית ולפגוע בתנועות אחרות גדולות מאוד בעם היהודי, תוך שהיא מתיימרת ללא כיסוי להקל על גיור העולים, ולחסום את המגמה הזאת, שגם אני מתנגד לה, של פסילה בדיעבד של גיורים בשל אי-הקפדה על שמירת מצוות. בא אלי חייל, אספר סיפור אישי, זה אולי יסבר קצת את האוזן. החייל כבר משוחרר, יוצא ברית-המועצות, התגייר בצה"ל על-ידי בית-דין, גיור אורתודוקסי, לא אצל הרב יופה, אצל הרפורמים. התגייר בבית-דין, רצה להתחתן עם חברתו ברבנות באשקלון, ורב העיר אשקלון סירב לרשום את הנישואין כי לא הכיר בגיורו, גיור של בית-דין אורתודוקסי של חייל בצה"ל. זה מה שאנחנו רוצים, בבקשה, אבל שנגיד את האמת. נוסח הסעיף בהשוואה למה שעלה כאן בתחילת השנה, אדוני היושב-ראש, הוחמר. הוחמר. אחרי שדוד רותם אמר, באים להקל על הגיורים, אמרתי, נו, בטח החרדים יתנגדו. פתאום ראיתי גיוס, מגיעים חברי הכנסת החרדים. חברי הליכוד לא באו, אבל חברי הכנסת החרדים באו. אמרתי, יש catch, התמיכה הנלהבת הזאת של חברי הכנסת החרדים בהצעה הזאת גרמה לי לחשוד, ובדקתי את העניין.

נוסח הסעיף הוחמר בהשוואה לחודש מרס, ועכשיו נקבע בו שסמכות הרבנות הראשית לא תפגע בגיורים שנעשו על-ידי בתי-הדין המיוחדים, "שמונו מכוח החלטות הממשלה ובתי-הדין הרבניים הפועלים על-פי דין". בביקורו האחרון בארצות-הברית, הרי רותם נסע יחד עם סגן השר דני אילון, כמדומני, הוא הבטיח, שאין בסמכות הרבנות הראשית כדי לפגוע בסמכויות לעריכת גיור בישראל על-פי כל דין. זה נועד להבטיח המשך ההכרה בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים. ומה שעומד פה על הפרק זה דבר אחד ויחיד, אלה עתירות שעומדות בבג"ץ להכרה בגיור רפורמי וקונסרבטיבי שנעשה בישראל, את זה רוצים למנוע באמצעות החוק. כל תכליתו של החוק הזה היא לחסום את האפשרות שבג"ץ יכיר בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים, צריך להגיד את האמת. ותמורת הדבר הזה, שזה חוק עוקף בג"ץ בצורה הכי בוטה וברוטלית שלו, משלמים כאן מחיר שהוא בלתי נסבל בעיני. אני אפילו לא נכנס לתועלתנות המדינית הזאת שאנחנו מאבדים את התמיכה של יהודי ארצות-הברית מהבחינה של הלובי וכו'. זה הם אומרים, אני לא אומר. אני מתייחס לגופו של עניין, על מה שעושים כאן לאזרחי ישראל. לו היתה בהצעה הזאת, אני אומר לכם, משום הקלה לאזרחי ישראל שרוצים להתגייר, הייתי מוכן לבלוע הרבה צפרדעים. אבל גם להקשות עליהם, להעניק לרבנות סמכות בלעדית, לחסום את בג"ץ, לחסום זרמים אחרים שגם בארץ, גם בארץ יש לנו רפורמים וקונסרבטיבים, ואני רוצה לומר, גם יש עוד קבוצה, שנקראת חילונים, לפעמים כך נוטים לשכוח מאתנו, אבל גם אנחנו קיימים. אנחנו עדיין הרוב במדינה הזאת. תמורת כל הפגיעה הזאת להביא את הדבר המסכן זה? ועוד בשל מה? כדי שיוכלו למכור לציבור דובר הרוסית בישראל את הספין הזה שכאילו שהולכים לקראתם?

שהציבור הרוסי זה איזה עדר שלא מבין שום דבר? הם קוראים ומבינים בדיוק. זה, בדיוק ככה. הם מבינים בדיוק. אני רואה את הוויכוח שמתקיים בתקשורת הרוסית. אתם לא תצליחו לחסום את הוויכוח הזה, ולא תצליחו לחסום את האנשים מלהבין מה מדובר כאן. והם יבינו את זה, והם יגידו לכם את הדברים.

שהצביעו לכם, הם יבואו אליכם בטענות שאתם מקשים עליהם. חבר הכנסת הורוביץ, תודה רבה. חבר הכנסת הורוביץ, אתה עומד על הבמה 19 דקות, זה כיסה את כל אותן הפרעות רבות שהפריעו לך. מאז שנות ה-50, כאשר מדינת ישראל עדיין נאבקה באמת על עצם קיומה, גם היום אנחנו עדיין לא סיימנו את המלאכה, הנושא שהסעיר ביותר את כנסת ישראל היה מיהו יהודי, ועוד פעם יחזור.

לגבי יהודים שהם אורתודוקסים, שכן ההלכה היא הבסיס ליהדות, הנושא הזה הוא בבחינת ייהרג ובל יעבור. הבעיה היא הצבועים, מובן שלא יאמרו לנו אנשים שאינם חווים את החוויה הישראלית מה אנחנו צריכים לעשות כאן, מה האיומים הקיימים לגבינו. יש פה שאלה רצינית שצריך לעסוק בה, בוודאי בערב תשעה באב, שהיא שאלה שמתקיימת, היא מחלוקת מתקיימת, היא מחלוקת אמיתית. אבל לא צריך מצד אחד, אתה מחלק את העם היהודי, חס וחלילה,

העם היהודי מחולק, מה אני מחלק? אני אמרתי מה אני מחלק? אני אמרתי, כנסת ישראל. חבר הכנסת, למה זה נוגע בכלל? יש עם יהודי ויש עם ישראל, הדת בישראל, מי שמחליטה זה הכנסת. אבל זה נושא שנוגע לעם היהודי. בוודאי. לכן חבר הכנסת טלב אלסאנע בדרך כלל לא משתתף בהצבעה בעניין זה,

חבר הכנסת גנאים לא משתתף בהצבעה בעניין הזה, כשם שהוא מצפה שאני לא אקבע לו מיהו מוסלמי. אבל לפחות שאנחנו,

אני לא בא ומדבר נגד העם היהודי,

אבל שלא יהיה אחד משכמו ומעלה, ואחר הוא,

הרב עמאר הוא אדם בעל זכויות רבות בארץ-ישראל ובמדינת ישראל ובעם היהודי. אני מזמין את כבוד השר אדלשטיין, שהוא קרוב הרבה יותר ממני לעמדות שהובעו כאן. יש מחלוקת בתוך הליכוד. למשל, בליכוד אנחנו משאירים חופש הצבעה בעניין זה. יש כאלה שמאמינים שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה ומי שגויר כהלכה, הלכה יש אחת. עכשיו, יכול לשמור מצוות, יכול לא לשמור. אני נולדתי יהודי. הלכה אין אחת.

חבר הכנסת אורון, ברור לך דבר אחד, לשנינו, כיהודים שלא שומרים תרי"ג מצוות, רחמנא ליצלן, יהודים אתאיסטים, אנחנו לא יכולים להתכחש לעובדה שנושא הסטטוס הוא נושא שהוא נמצא, הלכה, אין אחת. אין, מי אמר לך שאין הלכה אחת? השר כהן, מה הצעקות? בשביל מה לצעוק ערב תשעה באב? מה קרה? הרב יצחק כהן, מה קרה? הוא קובע לפי דעתו. הוא קובע לפי דעתו. הוא יהודי כמוך, שניכם נולדתם לאמא יהודייה. עכשיו אני רק רוצה לומר לך: אני ואתה למדנו בבית-ספר שהוא לא בית-ספר חרדי, ולמדנו שהיהדות לעומת דתות אחרות אינה מיסיונרית. היא לא מבקשת

היא לא מפתה אדם או מבקשת מאדם להצטרף אליה. כל מי שרוצה להצטרף אליה, היהדות אומרת: אם אתה רוצה להצטרף אלי, חלות עליך מחויבויות כאלה ואחרות. היום יש לנו עם ישראלי, יש לנו עם ישראל, נותן את כל התשובות. מה קרה לכם, רבותי? אני אשתדל שתמיד ילדי יוכלו להתחתן עם ילדיו של גפני. אבל סך הכול, הם מסכימים לנישואים אזרחיים. הם מסכימים לנישואים אזרחיים. הם לא מסכימים לקבל את, לא, לא, לא.

תרשה לי לחשוב מה שאתה חושב, אף-על-פי שאתה לא חושב ככה.

אתה יכול לומר מה שאני חושב, אף-על-פי שאני לא חושב כך.

אני, יש לי אחריות לכל העם. הוא צודק, הוא צודק, רבותי, אני מציע שבאמת,

שהוא יום חשבון נפש,

האם צריך לציין אותו בדרך שמציינים אותו או לא? זו שאלה אחרת. בכל זאת, העיר ירושלים אינה מושפלת עד שאול תחתייה, היא בכל זאת עיר פורחת ומשגשגת, בירתו של עם ישראל. מה קרה? שהרב הראשי לישראל הוא גדול המפלגים בעם, בתשעה באב. אז למה אנחנו, אוה, חבר הכנסת גילאון, אני בטוח שהרב הראשי בישראל לא יאמר עליך, אפילו אם הוא לא יחשוב כמוך, שאתה גדול המפלגים בעם. הוא מאמין באמונתו. הרב עמאר הוא באמת איש יקר ומנהיג דגול. יכול להיות שאתה חושב שהוא טועה, יקר כיוון שהוא עולה הרבה כסף, זה נכון. בסדר גמור, הוא עולה הרבה פחות מתעשיות אחרות. אני מבקש מכבוד כולם לתת את הכבוד הראוי והמגיע לשר אדלשטיין, אשר עלה על מנת להשיב, בעיקר בנושא של פילוג העם היהודי, יכול גם להשיב בעניין פילוג העם. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עמיתי השרים,

ודאי, אדוני היושב-ראש, לא אתעלם מהצעת האי-אמון שהציג חבר הכנסת שטרית, אף שאתה צודק, בגלל שינוי נוסח כנראה היתה איזו אי-הבנה במזכירות הממשלה.

חלוקה של עם ישראל לעשירים ועניים? בסדר, אדוני, חבר הכנסת שטרית, אני דווקא, אני שמעתי אותך לפני כמה ימים בכנסת. מכיוון שאנחנו הרבה שנים משרתים בבניין הזה, במשכן הזה,

אני תמיד הערכתי את היכולות שלך, במיוחד בהתחשב ברקע שאתה גאה בו. היית ראש עיר פיתוח והפכת אותה למשהו באמת ראוי לציון לשבח. תמיד ידעתי שאתה ניצב כאן, גם בהיותך שר, ולפעמים גם כשלא היית חייב מבחינת התפקיד, "נובלס אובליז'" מול כל מיני יוזמות פופוליסטיות ואמירות פופוליסטיות, ועמדת על שלך. לכן אני אגיד לך, בחברות, קצת מפתיע אותי. כי אתה הרי מבין שבנושא שנגעת בו, וגם שהעלית לפני כמה ימים, נגיד שכר מינימום, יש יותר מגישה אחת ויותר מחלופה אחת. אילו היתה הממשלה אומרת, והנושא עלה, גם בפורום שרי הליכוד וגם בישיבת הממשלה, אילו היתה אומרת הממשלה: למה,

לא צריך לטפל בעניים האלה, לא צריך שכר מינימום בכלל, ונתעלם מזה, אז אני מניח שלא אני ולא רבים מחברי היו בכלל תומכים בהצעה מסוג זה. אבל כשאומרת הממשלה: בואו קודם נבדוק את החלופה של מס הכנסה שלילי, ונראה מה השלכותיו, ונפעיל אותו בהדרגה בכל רחבי הארץ, אז אני מניח שזו חלופה ראויה, ודווקא מי שבא בידיים נקיות ואומר: באמת, יש כנראה לא מדע מדויק אלא ניסיונות לבדוק איך אתה עוזר יותר טוב לאוכלוסייה שידה אינה משגת, אז אני לא מבין על מה ההתלהמות. אותו דבר אפשר לומר, חבר הכנסת שטרית, למשפחה עם שלושה ילדים?

תראה, עוד פעם, בדיוק לזה התכוונתי. אני גם בעד, אתה יודע, מכונית לכל פועל. דרך אגב, אתה יודע למה 100 שקל? כי היתה הצעה, חבר הכנסת אורון ואני היינו בוועדת הכספים, של חבר הכנסת סילבן שלום, וההצעה היתה הרבה יותר מרחיבה. שר האוצר באותה העת התנגד, פשוט התנגד. התנגד בכל תוקף להצעת מס הכנסה שלילי.

אז לכן אני אומר, עוד פעם, לא נפתח כאן דיון. הדיון היה ארוך, אז לא הגשת הצעת אי-אמון נגד, נגד שר האוצר,

גם לא יכול, כי הוא היה שר באותה ממשלה. אז מבחינת הפרוצדורה, רק מבחינת הפרוצדורה. אבל אני אגיד לך, אדוני, חבר הכנסת שטרית, גם בשאר הדברים שנגעת בהם אפשר פה לנהל ויכוח כלכלי עמוק, אבל דבר אחד אין עליו עוררין: נקבעה תקרה לתקציב. יש ויכוחים איך מחלקים את זה. עשתה הממשלה צעד, אולי לא פופולרי, אבל בהחלט רציני ואמיץ, לגבי קיצוצים מסוימים, גם בתקציב הביטחון. תמיד ברגע האחרון הממשלות נבהלות מזה. אם אני לא טועה,

הפעם האחרונה שמישהו עשה ונגע בזה, זה היה רבין המנוח. מאז, כל פעם נבהלים מהעניין הזה. תמיד אומרים: לא, לא, לא. יש צרכים ביטחוניים. ודאי שיש צרכים ביטחוניים, מי אני להתכחש לזה? אבל אני מאוד מקווה,

שבאיזונים שאנחנו יצרנו, אנחנו נראה לא חלוקת העם, זה ודאי שלא, אבל נראה גם התקרבות מסוימת בין שכבות שונות מבחינה סוציו-אקונומית בכל מה שנוגע לחינוך ולרווחה ולתחומים נוספים. נגעת גם, חברי חבר הכנסת שטרית, בתחום המדיני. תראה, כאן, עוד פעם, אני לא רוצה לפתח דיון ארוך. אבל אני, כשאני שומע טיעונים מהסוג הזה, אני שואל את עצמי: כמה אפשר,

כמה אפשר? ראש הממשלה, תהיה אמיץ, לך למהלך אמיץ. הילדים, שעליהם כתוב בכל העיתונים היום שקופצים מגג לגג בבניינים גבוהים מאוד,

אין לי אומץ לקפוץ בין בניינים של שמונה קומות. הם מאוד אמיצים, אבל חכמים הם לא.

כל מיני מהלכים אמיצים, חבר הכנסת, דיברתם בדם לבכם ללכת למהלך אמיץ. הלכנו למהלך אמיץ. נפלנו בין שני בניינים פעם ופעם ופעם.

לא שמעתי את המלה חכם.

בנסיבות הקיימות, ללכת למהלך אמיץ זה ליפול בין שני בניינים של שמונה קומות. אם למהלך אמיץ כזה מתכוונים, אז תסלחו לי, אני בגאווה אומר שאני שייך לממשלה, שכולי תקווה, ואעשה כל שביכולתי, שלא תלך למהלך אמיץ מסוג זה של לקפוץ מן הגג. כבר קפצנו מספיק פעמים, ב-1993, ולפני חמש שנים בדיוק, אפשר גם להתאבד בלקפוץ מגג. לא צריך שני בתים, גם בית אחד מספיק. הוציאו 10,000 איש מן הבית, היה נהדר, אבל מה שהוא לא הוסיף זה שעל כל איש שהוציאו מהבית קיבלנו גם "קסאם", כי ההצעה המסכמת זה ב-10,000 "קסאמים" "קסאמים", "רקטות" דוח-גולדסטון, "עופרת יצוקה", משט לעזה, חנין זועבי,

אם רוצים ללכת על מהלכים אמיצים מסוג זה, אז כפי שאומרים במקומותינו: לא בבית-ספרנו. אז נתניהו לא אמר אמת לאובמה בביקור האחרון? אני רוצה להתייחס יותר,

אדוני היושב-ראש, באמת לנושא של הצעת חוק הגיור וכל מה שקשור לכך. אתה תסלח לי,

אבל אתה ידוע כבעל חוש הומור, אם אני אפתח בנימה טיפה צינית בשבוע שחל בו תשעה באב. ערב תשעה באב.

אז אני פתחתי הבוקר את העיתונים וגם זפזפתי בין תוכניות רדיו באוטו, וחשבתי: זהו, "משיח צייטן", ימות המשיח. ימות המשיח. כותרות ראשיות בעיתונים בנושא אחדות עם ישראל וגיור. חברים, חשבתי שזה לכבוד תשעה באב. מסתבר שלא, זה בעקבות שמועות על משבר קואליציוני. למה אני אומר את זה? ותאמינו לי שאני מתלוצץ, אמרתי את זה מעל הדוכן הזה יותר מפעם אחת, אני ציני ואני מתלוצץ רק כשמאוד כואב לי, על מנת לא להתחיל לבכות. מאוד כואב לי, כי בכנסת הקודמת הייתי יושב-ראש השדולה להסדרת נושא הגיור. מישהו פעם ראה באיזשהו עיתון כותרת בנושא גיור? מישהו דיבר על אחדות עם ישראל? אותם אנשים שבפעלתנות רבה משתתפים בדיונים האלה תרמו, ולו משהו, לכיוון זה או אחר? אולי לא היינו מגיעים לחקיקה, אולי לא היינו מגיעים למשבר, אילו מישהו היה מקשיב. לא, לכולם היה נוח, לכולם היו כותרות אחרות. נזכרנו. אז כנראה עוד לא "משיח צייטן", אדוני היושב-ראש, כנראה עדיין לא ימות המשיח. לגופו של עניין, אני רוצה להזכיר לכולנו, הצעת החוק של חבר הכנסת רותם, ביסודה נולדה מכוונות טובות וחשובות, והיא ביסודה הצעת חוק מבורכת.

לפני שהוא נכנס לנושא העם היהודי, הייתי מבקש, כבוד השרים, חברי הכנסת, חברות הכנסת, לברך את המשלחת של חברי הפרלמנט של הודו, משלחת המייצגת את הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם. אפשר למחוא כפיים. (מחיאות כפיים) כולם פרלמנטרים. חברת הכנסת אדטו ביקרה אצלם, והם משיבים ביקור גומלין כמשלחת. ברוכים הבאים

משכנה של הדמוקרטיה הישראלית, ולירושלים בירת ישראל. נציין כי למשלחת הפרלמנטרית נודעת חשיבות מיוחדת, בשל היותה הראשונה מסוגה המבקרת בישראל ובשל היות המשתתפים בה מסומנים כדור העתיד של ההנהגה של העם בהודו. ברוכים הבאים. Welcome to Israel, welcome to the Knesset, shrine of democracy, welcome to Jerusalem, the capital of Israel. בבקשה, אדוני. נא להמשיך.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני בוודאי מצטרף לברכות שלך בשם הממשלה.

אני אחזור על מה שפתחתי בו, אדוני היושב-ראש.

בלהט הוויכוח, שכחנו שהצעת החוק של חבר הכנסת רותם ביסודה היא הצעת חוק שנולדה מכוונות טובות, נולדה מכך שבשונה מאחרים שהזכרתי בעילום שם לפני דקה, לחבר הכנסת רותם היה ברור שצריך לטפל בנושא הגיור. הוא מצא דרך מסוימת.

אני חייב להגיד באופן אישי, לא מייד התלהבתי מן הדרך הזאת, היו לי שיחות רבות עם מציע ההצעה. השתכנעתי שיכול להיות שיש בהצעה הזאת ולו פתרון חלקי לבעיה הכואבת של אותם אלה שנמצאים אתנו בישראל.

אומנם ברוח שבועות ולא תשעה באב, אמרו "עמך עמי", אבל לא אמרו, או טרם אמרו, "אלוקייך אלוקי", וחשבתי שזה אולי אחד הכיוונים שצריך לבדוק.

דרך אגב, רוצה להתייחס גם לטענה שהצעת החוק רשומה בהסכמים הקואליציוניים. אני מודה, מתוודה וגאה בכך שהצעת החוק, או פרק גיור, מופיע גם בהסכמים הקואליציוניים. נמצאים כאן ההסכמים הקואליציוניים, כולל הצעת חוק הרבנות, שמוצע בה תיקון מסוים על-פי ההסכם הקואליציוני. חבר הכנסת רותם, ברוכים הבאים. הוא פה כל הזמן. לא ראיתי אותו לפני זה, אני מתנצל. סעיף 42 בהסכמים הקואליציוניים, בפרק גיור, מתייחס לנושא של חוק הרבנות הראשית, מציע תיקון מסוים. עברתי על זה. לא סמכתי על דעתי, התייעצתי גם עם אנשים יודעי דבר יותר ממני. אין שום בעיה בהסכמים הקואליציוניים. הייתי תומך בשתי ידיים ועושה כמיטב יכולתי לשכנע את כל חברי בממשלה ובסיעה לתמוך בהצעת החוק על-פי ההסכם הקואליציוני.

כפי שקורה, הופיעו במהלך החקיקה, או לקראת החקיקה, תוספות, אני אוסיף: תוספות מיותרות בעיני, להצעת החוק המקורית. אחת, שדובר בה רבות, והיא תוספת של מתן אחריות לרבנות הראשית. שנייה, שבינתיים ירדה, חבר הכנסת רותם, בהצבעה בוועדת החוקה, חוק ומשפט, מה שהיה מכונה סעיף 3, שהתייחס למתן אזרחות על סמך הגיור, דרך אגב, ללא הבדל של גיור אורתודוקסי, רפורמי או קונסרבטיבי, על סמך גיור. אני יכול להבין, אני גם לא איתמם ואגיד: למה פתאום צריך את התוספות האלה? מי צריך את התוספות האלה? יש עוד אלמנטים שהם, טוב, יש עוד אלמנטים שאפשר תמיד למצוא. אני רק אומר,

שהם משאירים את כל הסמכות בידיים של הרבנים הראשיים, גם כדבריו של גפני. אני אומר שהצעת החוק המקורית עשתה מהלך, בעיני, חשוב ונכון. יתר על כן, אנחנו יכולים לפתוח ויכוח ארוך, אני יודע איפה אני עומד בוויכוח הזה, האם,

אני בוויכוח הזה מ-1995, מה השתנה מהצעת החוק המקורית לנוסח שעכשיו נמצא? הרי גם במקורית יש אחריות להצביע בעד. חבר הכנסת גפני, אני חשבתי ששאלת מה השתנה מברית בין הבתרים להיום, אז אתה, גם זאת שאלה, אבל לא לדיון הזה. מה השתנה? לדיון הזה, אני אגיד לך, חבר הכנסת גפני.

אני לא אוהב את זה. אתה מאוד אוהב את זה. תקן אותי אם אני טועה, חבר הכנסת גפני, אתה מכיר אולי את החברים האלה, המכובדים האלה, סליחה, חלקם גם באמת חברי, יותר טוב ממני, רבני ערים, רבני יישובים, רבני מועצות אזוריות. אתה מכיר ביניהם הרבה רפורמים או קונסרבטיבים? לא.

גם אני לא.

אז אומנם מנהיגנו, יתקן אותי יושב-ראש הכנסת אם אני טועה במשהו בציטוט, מנחם בגין ז"ל אמר בזמנו: גם המובן מאליו צריך לפעמים להיאמר. אני מדייק? טוב שייאמר. טוב שייאמר.

אבל לא תמיד. הוא לא אמר: תמיד טוב שייאמר המובן מאליו. לפעמים טוב שייאמר. זה לא המקרה, חבר הכנסת גפני. זה לא המקרה. הצעת החוק המקורית לא נתנה סמכות לרבנים רפורמים וקונסרבטיבים לגייר. היא לא נתנה, היא לא התייחסה לסוגיה הזאת. יש כאלה, דיבר כאן חבר הכנסת, היא נתנה את האחריות. חבר הכנסת ניצן הורוביץ דיבר כאן, נתנה אחריות להלכה.

הוא צודק. אני לא אוהב את החוק הזה, אבל אני לא מבין למה מתנגדים לו. זה לא עניין של אוהב. אני חושב שהוא התקדמות רבה, ממש מהפכה, דווקא בכיוון השני. אבל מה שהוא אומר נכון, היא לא נתנה סמכות לאיש, היא נתנה סמכות להלכה. היא נתנה גם למוסד. דיבר כאן חבר הכנסת ניצן הורוביץ בהצעת האי-אמון על הזכות של הרבנים הרפורמים והקונסרבטיבים להיות שותפים ולגייר. אם אדוני היושב-ראש יפזר שם את ההתקהלות הזאת אני אשמח. חבר הכנסת אורון. בסדר. הם כבר התפזרו עוד טרם הבקשה. אני לא מבין למה ראש הממשלה מתנגד. חבר הכנסת גפני, לפני שקטעת אותי בקריאת ביניים אמרתי שיש ויכוח ארוך ומעניין. אני שותף לוויכוח הזה משנת 1995, כשרצנו בפעם הראשונה לכנסת,

וגם אלינו באו ואמרו: המשימה הראשונה שלכם כנציגי העולים זה לעזור לגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים בישראל. ואמרתי לא. ואמרתי "לא" לא מכיוון שאני יהודי שמשתדל להיות יהודי שומר מצוות. אמרתי "לא" כי אמרתי שהמשימה שלי היא לעזור לעולים, לא לזרם זה או אחר, לא לאורתודוקסי, לא לקונסרבטיבי ולא לרפורמי. המשימה שלי היא לעזור לעולים. למה עולים, אני קיוויתי כך, לצערי התבדיתי, כנראה כי לא הגענו לשום פריצת דרך בנושא, למה עולים ירצו להתגייר? להרגיש חלק מעם ישראל, מהחברה הישראלית ומהכול.

ואם אני רוצה למנוע או טרגדיה או אי-נעימות בעוד x שנים, שבחור ובחורה שגדלו יחד מגיל מעון ירצו להתחתן ופתאום המשפחה שלה או שלו יגידו: לא, לא מקובל, לא בשביל זה אנחנו בארץ, אז אני יכול למנוע את זה במאה אחוז בדרך המסוימת של גיור אורתודוקסי. בשאר המקרים, לפעמים כן ולפעמים לא. לכן, אין לי שום בעיה עם עצם העניין, ולכן בירכתי בזמנו על ועדת-נאמן, כשבסופו של דבר, אין מחלוקת, יש איזה רב-שיח, אבל בסופו של דבר התוצר הוא גיור כהלכה. לא רק שאין לי שום בעיה, אלא אני יכול רק לברך על זה. אבל אמרתי בתשובה על קריאת הביניים שלך: הצעת החוק לא שינתה את זה, אבל הניסיונות לשפר את העמדות, ובאותה הזדמנות חגיגית שאוסישקין מת גם להוסיף עוד כמה דברים ולזכות בכמה נקודות, גרם לנו לדבר נורא, העלה על הבריקדות את כל יהדות העולם. עכשיו, אפשר להתווכח:

הם קראו את הצעת החוק או לא קראו את הצעת החוק. יש ביטוי טוב בלועזית, אנחנו לא מדברים לועזית מעל דוכן הכנסת, שהכול עניין של תפיסה או שהכול עניין של הבנה, perception בלועזית. אז אי-אפשר להתווכח עם זה. כך זה נתפס: מדינת ישראל לא רוצה להכיר במיליוני יהודים ברחבי העולם. מאוחר מדי לנסות לשנות את זה בהצעת החוק הספציפית הזאת בנוסח הנוכחי שלה. עכשיו, למה זה חשוב? העירו כאן כמה, מה קרה בחוק הזה? אני צריך, אמרתי לך מה קרה, ואתה הבנת בדיוק.

תאמין לי שאני לא מחלק פרסים או ציונים,

אבל אתה ממש לא מאלה שלא מבינים. תגיד לו כמו שחבר הכנסת גדליה גל היה אומר: אני לא מטומטם כמו שאני נראה. כן, בדיוק. זה גדליה גל, זה לא אני, אז אל תבנו על זה. אני לא מטומטם. אני שמח מאוד שאנשים במצב רוח טוב. אני פחות שמח שאנשים לא מודעים לכך שאי-אפשר להגיע לקהילה כלשהי, ודאי וודאי בארצות-הברית ובקנדה, אבל גם ברחבי העולם היהודי כולו, בלי לשבת שעות ולבלות שעות סביב הנושא הזה. זה לא מהיום ולא מהכותרת של אתמול בעיתון. זה לפחות בשנה האחרונה. לכן, עלתה כאן סוגיה מעניינת. צודק אדוני היושב-ראש, התייחסת לזה כמה פעמים. אמרת, ודיבר על זה גם חבר הכנסת אורבך, ואתם יודעים מה? כשמאוד מרגיזים אותי, חברי הרפורמים והקונסרבטיבים, אני לפעמים, ברגע של כעס, פולט אמירות מסוג זה. אבל זה כשמרגיזים אותי בפגישה

אבל מעל דוכן הכנסת אני רוצה לומר דבר אחד: כשאני שומע שקודם יעלו לארץ ואחר כך יכריעו בשבילנו, זו עמדה מעניינת.

אפשר לדון בה. אומר היושב-ראש: הכנסת מחליטה, הממשלה מחליטה. זו עמדה מאוד מנהיגותית.

היו קולות כאלה והיו תקופות כאלה בהיסטוריה שאמרו: או שהאנשים בגולה הדוויה הזאת עולים לארץ או שהם לא מעניינים אותנו, לא חלק מאתנו, לא חלק מן השיח, לא מעניינים אותנו. אדוני היושב-ראש, הם מאוד מעניינים אותנו, ובעיני הם ציונים חשובים מאוד. יחד עם זה, את ההכרעות מקבלים בכנסת. את ההכרעות ודאי מקבלים בכנסת.

אם למשל רוצים להכיר בזרם מסוים כזרם על-פי חוק, יבואו ויעלו לארץ וישפיעו.

אני לא אומר להם לבוא. אני רק אומר שכשאומרים ציונים דגולים, בכל זאת יושבים פה אנשים שמימשו את הציונות על-ידי עלייתם לארץ.

בכלל לא חשוב, אדוני היושב-ראש, למה? לא מזמן אותה סיעה הציעה הצעה שקודם כול צריך לרדת מהארץ כדי להשפיע על הארץ. אני לא הסכמתי עם אותה סיעה כשהיא אמרה. יש הרבה דברים שאני לא מסכים אתה כשהיא אומרת היום. יחד עם זה, אני חושב שבאמת יש לך איזו זכות יתר על יהודי אחר לקבוע מה יהיה במדינת ישראל, כי אתה חבר הכנסת ונבחרת.

זה כל מה שאמרתי.

היה להם אז טיעון מצוין על אחדות העם. כשהם הציעו שיצביעו בלוס-אנג'לס, היה להם נאום קורע נשמות על אחדות העם. אני זוכר אותו עד עכשיו: איך אתה מעז? חבר הכנסת אורון ואדוני היושב-ראש,

אני מסכים אתך שעקביות היא צעד חשוב מאוד, עקביות היא טבע חשוב מאוד. אדוני היושב-ראש, כל מה שאני מנסה לומר הוא שקשה מאוד, ולא אגיד אי-אפשר, ודרך אגב, זה לא מוסיף לעקביות כשאנחנו מנסים להחזיק במקל בצורה כזאת.

זה אפשרי, אבל זה קצת קשה. חברים, אי-אפשר לבוא מלאי התפעלות, כולל אלי כשר ההסברה והתפוצות, חברים בבית הזה, עיתונאים, סתם עוברי אורח ברחוב, ולומר: איך זה יכול להיות? יהודי התפוצות לא תומכים בנו? הם לא מבינים? איך זה יכול להיות? ראית את הסקר? רק 4% מן היהודים בארצות-הברית לקחו בחשבון את הנושא הישראלי בבחירות. איך יכול להיות דבר כזה? מה קורה להם? איפה הם? אי-אפשר לשלב בין הגישה הזאת לבין הגישה שאומרת: לא נתחשב בדעתם. אני מסכים אתך במאה אחוז. יפה מאוד. לא אמרתי שיכריעו. אדוני היושב-ראש, אני לא רוצה להזכיר,

זה ערב תשעה באב ומותר להזכיר עוד נושא עצוב. לפני חמש שנים אתה, אני ועוד לא מעטים כמונו קיבלנו הכרעה של כנסת ישראל בנושא מאוד מאוד כאוב, כי אמרנו "דינא דמלכותא דינא" ואמרנו dura lex,

ואמרנו שזה מה שהכנסת קובעת והיא הריבון. וברור לגמרי שהכנסת קובעת. היא הריבון והיא הקובעת. אבל, חברים, על זה מתקיים הדיון. אני ואחרים מנסים למנוע את הקביעה הזאת של הכנסת, קביעה שתרחיק מאתנו מיליוני אנשים, צודקים או לא צודקים, אבל תרחיק אותם. קביעה שתגרום לכך שעכשיו, בעוד חודש וחצי, כי החגים מוקדמים, ב-1,400 קהילות יקומו רבנים קונסרבטיבים ורפורמים ועל מה הם ידברו? רק על הנושא הזה. מה הבעיה? שיתגיירו, ואחר כך אנחנו עוד פעם נגיד: איפה הם? למה הם לא באים לישראל? למה הם לא תומכים בנו? אין שום בעיה. הם יכולים להמשיך להתגייר שם בדיוק כמו שהם התגיירו עד עכשיו.

לסיכום, אני מציע לכולנו להיזהר זהירות יתירה בכל נושא של חקיקה כשקם קול צעקה כזה. אנחנו ניסינו, ואמרתי שקיימתי עשרות ומאות פגישות, ואני לא היחידי. ניסינו להסביר, ניסינו לשכנע, ואמרנו איפה שהיה צריך לומר שלא כצעקתה. אבל כרגע זה המצב. לסיכום, באמת צריך להתייחס, כי בכל זאת זה אי-אמון, ולא דיון אקדמי באוניברסיטה העברית, ואני חייב לומר ששמחתי לשמוע את ראש הממשלה אתמול, בסיום ישיבת הממשלה, מודיע חד-משמעית לשר המשפטים יעקב נאמן שהממשלה מסירה את תמיכתה מהצעת החוק בנוסח הנוכחי. מה כן? יבוא אלי, ובצדק, חבר הכנסת רותם, ויגיד לי: יולי, יחד חשבנו איך לעזור לעולים ואיך לפתור, אז עכשיו אתה אומר שאתה שמח שראש הממשלה מסיר את התמיכה?

אני חושב שהדרך לנושא הזה בכלל וגם לנושא הספציפי של נוסח החוק בפרט עוברת בהידברות. אמר ראש הממשלה, לפני איזה חודש או חודש וחצי, שהוא רוצה שידידנו, עמיתנו לשעבר, נתן שרנסקי, היום יושב-ראש הסוכנות היהודית, יוביל איזה שולחן עגול וינסה להגיע לפתרון. אני רק מציע לך, מניסיון, שגם השר יעקב נאמן ישב לידו. וגם הוא היה יושב-ראש הסוכנות. או, חבר הכנסת בילסקי, קודמו של היושב-ראש שרנסקי בתפקיד. אני רוצה לומר משהו,

אנחנו באי-אמון ולא בדיון תיאורטי: בממשלה הרעה הזאת שלא מתייחסת לאנשים ומחלקת את העם, בפעם הראשונה, כשבהתרעה של יומיים שרנסקי זימן דיון כזה במהלך חבר נאמנים וקבע את זה,

בשעה 08:00 בבוקר או משהו כזה, ב"ענבל", שם מתקיימים כל הדיונים, כל ארבעת השרים מהממשלה שהוזמנו התייצבו, החמישי שהוזמן, המשנה לראש הממשלה, היה בחוץ-לארץ והתנצל מאוד, כולל יעקב נאמן, שר המשפטים, עבדך הנאמן, שר ההסברה והתפוצות, השר הרצוג שקדם לי בתפקיד שלי והשר בני בגין,

אני אומר שזו לא איזו אמירה: חבר'ה, המושב נגמר, בואו ונוריד את זה מהשולחן, ואחר כך אלוקים גדול. זו אמירה מהותית מאוד. יש כמה שרים בממשלה, ואני בטוח שיש גם חברי כנסת, שהנושא הזה קרוב להם גם כשאין כותרת ראשית ב"ידיעות", ב"מעריב" וב"הארץ". זה קרוב ללבם, גם כאשר הנושא מוזכר רק ב"ג'רוזלם פוסט" בעמוד 13. כבוד השר, לכן אני אומר: זו דרך מאוד אמיתית. אני מציע לכנסת ללכת בדרך הזאת. בחוץ-לארץ יש סטטוס-קוו. החוק הזה לא נוגע בגיורים בחוץ-לארץ. זה לא נוגע לתפוצות.

חברת הכנסת קירשנבאום, זה ברור. ברור. אבל זה לא נוגע בכלל לנושא של גיור, החלטות הכנסת הן לא אקסטריטוריאליות. התייחסתי לנושא הזה,

הוא קובע שבחוץ-לארץ נשאר סטטוס-קוו, הוא לא נוגע לגיורים שנעשו, אני אמרתי את זה, ואני גם יודע, ומה לעשות, אני יודע שכמה חברים מהסיעה שלך, כולל יושב-ראש המפלגה, כולל סגן שר החוץ, כולל מציע ההצעה חבר הכנסת רותם, ישבו עם ראשי יהדות ארצות-הברית, לאו דווקא עם הרפורמים והקונסרבטיבים, וניסו להסביר להם את הדברים האלה, אבל מה לעשות, הם לא הבינו. הם יקבעו לנו במדינת ישראל איך אנחנו נעשה גיור במדינת ישראל? הם לא יקבעו, חבל לחזור על כל הדיון מההתחלה. פניה, אתם הצעתם זכות הצבעה ליורדים. אתם הצעתם זכות הצבעה ליורדים. מה קשור, חבל לחזור על כל הדיון מההתחלה.

היורדים בעוד חמש שנים יהיו כאלה. זאת הבעיה, שלא מבינים מה קשור. מה קרה למרצ? חברים,

חבר הכנסת אורון, אני מציע לסיכום. גם אני הייתי פעם בפארסה הזאת.

אני רציתי להסביר מדוע הבעיה הדמוגרפית לא קיימת.

אני הצעתי כחומד לצון וכמסביר שבעיה דמוגרפית לא קיימת כאשר אנחנו מדברים על שלמותה של ארץ-ישראל, אפשר לתת לכל היורדים להצביע. רק אני צריך לומר לך: היורדים לא מצביעים כאן או שם כי הם יהודים. הם מצביעים, היורדים, כי הם ישראלים. דרך אגב, זה לא מתן זכות להצביע. הזכות קיימת להם. למה אתה אומר לי? חיים, הם מצביעים כי הם ישראלים. אם חבר הכנסת סוייד ישמור על אזרחותו וירד חלילה מהארץ, דבר שאני לא מעלה על דעתי, שאני לא מעלה על דעתי, כי פה הוא נולד, אז הוא יוכל להצביע. אדוני היושב-ראש, אני מאוד מתקשה בהגדרה מיהו יהודי. אני עוד יותר מתקשה בהגדרה מיהו ציוני. אני לא מתקשה בהגדרה מיהו ישראלי. ישראלי זה אזרח ישראל שחי פה, אני וחנא סוייד. בזה נגמר הסיפור. במאה אחוז. כל האי-בהירויות האחרות, תשאיר אותן לטיפולים אחרים. חנא סוייד הוא נוצרי וטלב אלסאנע הוא מוסלמי. הוא ישראלי. אין על זה ויכוח. ואתה ואני יהודים, וארבעתנו אזרחים ישראלים. חנא סוייד הוא נוצרי רפורמי,

אין לי בעיה, כל אחד יגדיר את מה שהוא רוצה על אמונתו. הבאת לי ישראלים פתאום. תראה,

אחד הוא מוסלמי, אחד הוא נוצרי,

אוי ואבוי,

דברים שלא קשורים אחד לשני.

הממשלה עוד לא קיבלה החלטות, אבל ההחלטות שהולכות להתקבל, שלכאורה היו צריכות להתקבל היום,

א. לקבוע כי שר הפנים לא יעניק אשרה או רשיון

אני מודה לאדוני על התשובה. ועכשיו אנחנו נפתח בדיון סיעתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. לרשותך, אדוני, שלוש

שרק מיעוטם הם פליטים, הדבר הזה צריך להתברר, ורובם מהגרי עבודה, גם היא מאיימת על האופי היהודי-דמוקרטי של מדינת ישראל. המדינה הזאת צריכה להגן על עצמה, לכן הדברים האלה מתקשרים אחד לשני. אני רציתי לדבר על הסוגיה השנייה, אבל אני אעזוב את זה עכשיו, אני רוצה לדבר על הסוגיה הראשונה. יש פה מחדל חמור של ראש הממשלה, שלא נתן את דעתו, בראשית הדרך, שהחוק שדוד רותם מוביל, חוק הגיור, פוגע אנושות ברקמה של יחסי ישראל והתפוצות. פוגע אנושות. התגובה הנזעמת והנסערת שקיבלנו בימים האחרונים רק מוכיחה את זה.

פוגע בזה שמקבעים את הגיור האורתודוקסי, רק בארץ. לא משנה.

חברת הכנסת קירשנבאום, את אמורה לדבר אחריו, אז ברשותך. אני אומר לך, אפשר לדבר על זה הרבה. אני מבין שלחבר הכנסת רותם, יש לך כמה שניות. היו כוונות טובות. הדרך לגיהינום סלולה בכוונות טובות. לכן אני אומר לך שמה שנעשה פה בימים האחרונים הוא מחדל חמור, שמדינת ישראל תשלם

ואני מצטער על כך, ואני חושב שבנושאים כאלה אנחנו פשוט פוגעים בייעוד שלנו ובאופי שלנו ובתפקיד של מדינת ישראל.

אני מודה לך, אדוני. הדוברת הבאה, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, מוזמנת. בבקשה. לרשותך, גברתי, שלוש דקות.

אני אשתדל. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

היום אנחנו נצטרך לעמוד בזמנים. אוקיי, אז נתקדם. אמון בממשלה, אז מה זה אמון? התלבטתי היום, האם אנחנו אומרים שבעצם הממשלה מייצגת את האינטרס הציבורי. ואם אני צריכה לשקול במה באמת מתבטא האינטרס הציבורי של הממשלה, אז אני רוצה להתייחס לנושא התקציב, כשאני מסתכלת על הקיצוץ הדרמטי בתקציב של המשרד לביטחון פנים, האם הוא מבטא אינטרס ציבורי? האם קיצוץ בתוכניות של "עיר ללא אלימות", האם קיצוץ בתוכנית של שיטור קהילתי, האם הקפאת התקנים במשטרה ועצירת ההרחבה של המשטרה זה מבטא את האינטרס הציבורי? רק אתמול בערב נרצחה אשה צעירה בת 20 מול עיני בנה בן השלוש. האם קיצוץ התקציב באמת עוזר לנו להתמודד עם אלימות בקהילה? אלימות במשפחה? אלימות בחברה בכלל? אתם יודעים מה? נעזוב אפילו את הביטחון האישי, שהוא כל כך חשוב, הבסיס של מדינת ישראל. בואו נסתכל מה קורה בתקציב של משרד הקליטה. אנחנו תמיד אומרים, אנחנו אוהבים את העלייה. האם אנחנו באותה מידה אוהבים גם את העולים? סך הכול, מדינת ישראל קמה על היותה מדינת עלייה. מה קורה עם העולים? אנחנו הבאנו, העלייה הזאת הביאה למדינת ישראל מהנדסים, רופאים, מדענים. האם הכניסה שלנו ל-OECD היתה הצטרפות של קסם, או על-ידי כך שישראל עלתה מדרגה בכל התחומים דווקא בעזרת העולים החדשים? אנחנו היום מקצצים בבשרנו, האם אנחנו מפנים את הגב לאותם עולים שכבר הגיעו לארץ, ושעדיין לא הגיעו, ואולי חושבים להגיע אל הארץ ואנחנו לא נוכל לסייע להם? אנחנו עוצרים תוכניות של מינהל הסטודנטים. אנחנו לא נותנים לעלייה הזאת להתקדם ולממש את עצמה במדינת ישראל. אני יכולה עכשיו להגיד שבעצם התקציב עבר בממשלה, ועוד יגיע לוועדת הכספים, ואני מבטיחה לכולם שאנחנו בוועדת הכספים נבדוק כל פסיק, כל נקודה, כל שורה וכל פסקה, אנחנו נדאג שהתקציב הזה יבטא את האינטרס הציבורי של מדינת ישראל. ומלה אחת,

אני רוצה לחזור ולדבר על הגיור. אני לא מבינה מה כל הרעש הזה על הגיור של התפוצות. החוק הזה לא נוגע בגיור מחוץ-לארץ. וכמו שהוא היה, נשאר שם סטטוס-קוו, ואנחנו לא מתייחסים לזה. אם כל השיחה של הגיור מתבטאת בחברות הרפורמיות, הקונסרבטיביות והאחרות בחוץ-לארץ, החוק הזה לא נוגע להם, ואני לא מבינה מה הרעש סביב הסיפור. החוק הזה מביא רק יתרונות, שי, רק יתרונות. הוא לא מבטל גיורים בארץ שנעשו על-ידי רבנים, ניסיתם לשנות את זה גם בחוץ-לארץ?

יש בארץ יותר מ-300,000 אנשים שרוצים להתגייר. הילדים שלהם משרתים בצבא, הם אזרחים נאמני מדינת ישראל, שלא מסוגלים לעבור את המחסום של בית-הדין הרבני, כיוון שיש שם קיר אטום שהשאלות שנשאלות, אני מבטיחה לכם שגם אתם,

לא יודעים לענות על השאלות האלה. יש פה רבני עיר שמלווים משפחות לאורך כל החיים שלהן, שיכולים להדריך, לתמוך במשפחות, להפוך אותם ליהודים למופת, אז אני לא מבינה למה את החוק הזה אנחנו צריכים לעצור, במקום באמת לעזור לאנשים שרוצים לחיות פה, שהם כבר חלק ממדינת ישראל, חלק מהנאמנים של מדינת ישראל, ואנחנו לא יכולים לעזור להם. אז אני מקווה שהממשלה תתעשת, ותשנה את התקציב שלה בהתאם לאינטרס הציבורי שהיא אמורה לייצג, ושהיא גם תייצג את העולים שרוצים להיות יהודים במדינת ישראל.

אני מודה לך, גברתי. הדובר הבא, חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, אני לא יודע מאיפה כל הבלוף הזה, כאילו עומדים לגרום איזשהו קרע בעם היהודי, ויהודי התפוצות זועמים, כועסים. על מה ולמה? 60 שנה מדינת ישראל, למעלה מ-60 שנה, מי שקבע את נושא הגיור, כמו שקבע את נושא הנישואין והגירושין והגיטין, זה בית-הדין הרבני. כל החוק הזה נולד בעקבות הבג"ץ שמישהו בא והחליט שאולי כן להכיר בגיור הרפורמי במדינת ישראל. בא בג"ץ ואמר, בואו תקבעו אתם, הכנסת, המחוקק, תקבעו מה זה גיור. אז זה לא חוק עוקף בג"ץ, אלא בא בג"ץ לעקוף את המחוקק ולהורות לנו מה זה גיור. פתאום אותם אנשים, הם מבינים בהלכה, רוצים לקחת את הרבנות ולהפוך אותה לשבר כלי, שאין לו שום סמכויות, ובשיטת הסלאמי, לצערי הרב אנחנו רואים כרסום במעמדה של הרבנות הראשית לישראל. ישראל ביתנו, אחרי דיונים ארוכים וממושכים, ועשרות דיונים התקיימו, באו כדי להקל, לא להקל בהלכה, להקל בגיור. לאפשר לכל מי שרוצה באמת להתגייר, בכל עיר ועיר, לא שזה נוח לכולנו פה, למשל הרב גפני לא נוח לו החוק הזה, אבל בכל זאת הוא משלים אתו, אבל זה בעקבות הנכונות שלנו להגיע לאיזשהו הסדר שיהיה מקובל, גם שזה לא יפגע באמת ביהדות של עם ישראל. כל מי שחושב שקהילות כאלה ואחרות נמחקו, כמו חבר הכנסת נחמן שי, הזכרת שפתאום אנחנו רואים שקהילות נעלמות. למה הן נעלמות?

הבת של קלינטון הולכת להתחתן מחר עם יהודי, הבן שלה יהודי או לא יהודי? מחר הוא ילך לכנסייה, הוא יהודי? מישהו מערער על הסמכות של הרפורמים, מה שהם עושים בארצות-הברית ובאירופה? אנחנו מדברים פה על הסמכויות של הרבנות הראשית לישראל. אנחנו לא יכולים להיות רפורמים במדינת ישראל, אז אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, ולא פותרים אותה בעקבות כך שאנחנו צריכים להתחקות וללכת אחרי מה שקורה בארצות-הברית. אם היהדות בארצות-הברית נעלמת, זה רק בגלל הבעיה של הרפורמים, שלאט לאט מוותרים, שלב אחרי שלב, על היהדות, ובעצם אנחנו מחקנו את היהדות מעל פני האדמה. לכן אנחנו צריכים פה להתחזק, לפחות בארץ-ישראל, ואני מקווה שהנושא הזה באמת לא יעורר מחלוקת מיותרת דווקא בערב תשעה באב, שבו האחדות היא מחויבת מצד כולנו. אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, אדוני סגן השר מאיר פרוש, בבקשה. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש,

הצעת חוק הגיור היא של חברי כנסת מישראל ביתנו, היא לא של יהדות התורה, וגם לא של מפלגת ש"ס. נאמר פה כאילו אנחנו מרוצים מאותה הצעת חוק, ואני חייב לומר שאנחנו לא מרוצים מהצעת החוק הזו. כי הגישה שלנו כיהדות התורה היא גישה הרבה הרבה יותר מחמירה. אנחנו לא חושבים שאם מישהו יקנה מקרר, או תנור אפייה, או מכונת כביסה מחברת ישראלית, זה מזכה אותו להיכנס לעם היהודי, ממש לא. על יהודי יש מטלות. יהודי חייב בשמירת תורה ומצוות. אנחנו גם לא חושבים שכל מי שמשרת בצבא, ויש לנו הערכה למי שעושה זאת, זכאי להיכלל ולהיות יהודי. כי אנחנו יודעים גם על דרוזים, הם באמת נאמנים. אנחנו יודעים על בדואים, אנחנו יודעים על עוד כל מיני מיעוטים, כמו הצ'רקסים, שמשרתים, אבל הם לא יהודים. זה לא אומר שאם מישהו עושה אקט, הוא יקנה כחול-לבן, או שהוא יעשה פעולות חיוביות אחרות, הוא זכאי להיכלל בעם היהודי. כדי להיות בתוך העם היהודי התורה מחייבת את היהודי לשמור תורה ומצוות.

אנחנו סברנו שאם הכותרת של החוק היא שהגיור הוא בסמכות הרבנות, לפחות ההכרזה היא הכרזה שאנחנו יכולים להסכים אתה. אנחנו מסכימים, אנחנו חושבים שהרבנים הם אלה שצריכים לקבוע,

ואני אומר זאת לך, גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, גם כאשר אנחנו צריכים ללכת לרופא,

אם הרופא הזה הוא דתי, חרדי, לא דתי, לא שומר תורה ומצוות. הרופא הוא המומחה בנושא רפואה, כך לנושא ההלכה, הרבנים הם המומחים. למה לבוא ולהדביק את התואר מחלק את העם, מפלג את העם, לנתניהו? הוא רוצה לשנות? הרי אם מישהו מחזק את העמדה המסורתית שהרבנות היא זו שקובעת בנושא הלכה, מבחינתנו הוא לא מחלק, והוא לא מפלג. מי שרוצה לשנות הוא זה, כמו שחז"ל אומרים: מי שמשנה, ידו על התחתונה, מי שמשנה אולי הוא זה שמחלק.

אני מזכיר היסטוריה. כאשר בן-גוריון היה צריך להופיע בפני האומות המאוחדות ולומר שהוא הולך להקים בית לאומי לכל יהודי, ואז היהודים היו כאן בארץ כמו היום, אבל גם אז הם היו מאורגנים בארגונים שונים, מפלגות שונות. בן-גוריון היה צריך להופיע כאחד שמייצג את כל העם היהודי, ולומר: אני בונה

לאומי לכל יהודי. מה הוא עשה, למשל עם הציבור החרדי? מה הוא עשה עם היהדות המאורגנת החרדית שהיתה אז באגודת ישראל? הוא חיבר את מסמך הסטטוס-קוו. ארבעה נושאים מוזכרים באותו מסמך. שניים מאותם נושאים, אחד מהם היה אישות, נישואין וגירושין, והשני הוא חינוך. מי שרוצה לשנות ממה שדובר אז, הוא זה שמחלק, הוא זה שמפלג. אנחנו יודעים שבג"ץ הוא זה שרוצה לשנות את מה שהיה אז. אם להכריז על מישהו שהוא מפלג, מישהו שהוא מחלק,

הבג"ץ מפלג את המדינה. תודה רבה לסגן השר. הדובר הבא חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. תודה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

ברוח כל האירועים של הימים האלה, תשעה באב וכו', וכאשר אני שומע וקראתי, אני אומר: ואללה, כל כך הרבה "נכבות". היו כל כך הרבה "נכבות" על היהודי: חורבן בית ראשון,

תשעה באב, בין המצרים, שבעה-עשר בתמוז,

ואנחנו הערבים, "נכבה" אחת. הרבה לא רוצים שנציין אותה ונבכה קצת עליה. האמת שאת כל המחשבות האלה חשבתי כאשר אני שומע בטלוויזיה,

וקורא על כל הסדרה של חורבן בית-המקדש.

"נכבה" אחת בשבילנו כעם הערבי פלסטיני מגיע לנו לפחות לציין עם כל ה"נכבות" הרבות שיש לעם היהודי. אבל לענייננו. גברתי היושבת-ראש, אני חושב שהאי-שוויון והאפליה זועקים לשמים כאשר באים לדון או לראות את מצבן של הרשויות הערביות. בשבת היתה ישיבה משותפת לוועד הארצי לרשויות הערביות עם חברי כנסת, ושם פרסו בפנינו את כל הבעיות שיש להם. והאמת, הבעיה העיקרית היא באי-שוויון. היום משרד הפנים, משרד האוצר, הממשלה רוצה מראש רשות רק להיות גובה, ורוצה שראשי הרשויות ייתנו את כל השירותים, יהיו הזרוע שלהם. אבל לא תומכים בהם. ההבדל והאי-שוויון נובעים מכך שלרשויות החזקות, ובעיקר במגזר היהודי, יש מקורות תמיכה, יש מקורות מימון, חוץ מהארנונה. יש אזורי תעשייה, יש פרויקטים, יש משרדי מממשלה. אבל הבעיה,

חברת הכנסת, יש רשויות ערביות מנוהלות טוב טוב, וגם להן לא נותנים את מה שצריך. גם אני רוצה ניהול תקין. אני לא אומר שכולם שם צדיקים, שהכול מנוהל טוב,

אבל אני רוצה לשים את הפוקוס על התפקיד, ומה עושה הממשלה, מה עושה השלטון המרכזי שרואה ברשויות האלה כאילו הזרוע שלו. גברתי היושבת-ראש, מתוך השוואה שהיא פשוטה מאוד אנחנו רואים שהיתה מדיניות ממשלה,

לרוקן את הערים הערביות ממשרדי הממשלה, או ממוסדות הציבור שמביאים להכנסות. למשל, כל מה שהיה בנצרת העבירו לנצרת-עילית. אזור תעשייה, למשל, בנצרת שהיא גדולה מנצרת-עילית פי-1.5 או פי-שניים, אזור התעשייה הוא 200 דונם. אבל בנצרת-עילית, חברתי חברת הכנסת שמטוב, הוא 8,000 דונם. לנצרת-עילית, אבל עכשיו,

אזור תעשייה, למרות שרוב אזור התעשייה הוא באזורים של כפרים ערביים.

אני רק מביא עוד דוגמה.

היה שם סניף ביטוח לאומי, היתה אפילו לשכת תעסוקה. העבירו את כל זה לאזור התעשייה של משגב-תרדיון, כאילו שם הוא המרכז. אבל הערים הערביות הן פריפריה, הן לא מרכז. בסוף רוצים מהם את כל הדברים, ולא תומכים בהם, ולא נותנים להם את הדרוש. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני מודה לך, חבר הכנסת גנאים. הדובר הבא, חבר הכנסת אריה אלדד,

לרשותך, אדוני, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה, אדוני סגן השר, חברי חברי הכנסת, היה יהודי אחד שפעם עמד על הדוכן, הדוכן הזה ממש, והכריז: אני הולך להכניס מכות רצח ליוסי, אני אשנה לו את הפרצוף. הוא ממש לא ייראה אותו הדבר. אמרו לו מהספסלים פה: נו, בסדר. תכניס לו כבר. אז הוא אמר: אתם לא תגידו לי מה לעשות. עמד פה ב-20 בינואר ראש הממשלה ואמר: אני הולך לבנות גדר. אנחנו נשנה את המדינה,

נחסום את גלי המסתננים, אנחנו נשנה את המדינה. חצי שנה עברה, לא הניחו לא קונצרטינה ולא אבן, כלום, נאדה.

חברי יעקב כץ ואני, והגשנו הצעות חוק שאומרות לבנות גדר. באה הממשלה ואמרה: אתם לא תגידו לנו מה לעשות. הפילו את ההצעה בוועדת שרים לחקיקה.

מחר הקואליציה כולה תתגייס להצביע נגד מה שראש הממשלה הבטיח, שהגדר קום תקום. מחר צום יום כיפור. זה מחרתיים.

תשעה באב, לא יום כיפור.

לא קונצרטינה ולא אבן, מדברים, פקה-פקה, אבל לא עושים כלום, רק מפילים את הצעות החוק שמבקשות גדר. אלפי מסתננים חוצים את הגבול, מציפים את אילת, מציפים את תל-אביב, בעיה לאומית. מה צה"ל עושה באותן שעות? הפכו את צה"ל לחברת הסעות, גברתי היושבת-ראש. מסתננים חוצים את קו הגבול, יושבים על הכביש ומחכים להסעה. לפעמים הסיור מגיע רק כעבור ארבע שעות, זה בעיה. יבנו גדר, הם יחצו את הגדר, הגדר תהיה אינדיקטיבית, הם יחכו רק עשר דקות, יש שיפור משמעותי בשירות ההסעות של צה"ל. מה שאנחנו אומרים זה שאם הממשלה לא תודיע עכשיו איך היא באמת מתכוונת לעצור את גלי המסתננים, לא גדר תעזור ולא דיבורים יעזרו. צריך להציג תוכנית לאומית מלאה, שהממשלה עדיין לא הציגה. הבעיה הולכת ומעצימה, הולכת ומחריפה, ולכן הממשלה ראויה לאי-אמון.

אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת חנא סוייד, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, הממשלה הזאת, ממשלת נתניהו, משופעת בניגודים ובוויכוחים ובמחלוקות פנימיות כמעט על כל דבר, על התקציב יש מחלוקת גדולה, על חוק הגיור יש מחלוקת גדולה, ואפשר למנות עוד הרבה נושאים שקיימים לגביהם חילוקי דעות, גם לגבי תהליך השלום וכל הדברים מסביב. רק בדבר אחד אין מחלוקת בין מרכיבי הממשלה הנוכחית, מרכיבי הקואליציה, והנושא הזה, שאין עליו מחלוקות, זה הנושא של האוכלוסייה הערבית, והשטף ההולך וגובר של חוקים, חוק אחרי חוק, שמגבילים את החופש ומגבילים את הדמוקרטיה ואת חופש הפעולה הפוליטי בקרב האוכלוסייה הערבית. היום התבשרנו שהממשלה אפילו חושבת להחיל את חוק נכסי נפקדים על ירושלים. המצאה מטאורית מיוחדת במינה. אנחנו יודעים שהממשלה מתכוונת להאריך את תוקף חוק האזרחות, כנראה בשבוע הזה, הארכה תוך כדי תיקון, כאשר התיקון הזה מדבר על כך שהשבועה למתאזרחים תוחלף ושכל אחד שמתאזרח צריך להישבע אמונים למדינה יהודית ודמוקרטית. אבל לא זה הקטע הקריטי. הקטע הקריטי הוא הפגיעה הקשה ביותר באלפי משפחות ערביות החצויות, חלקן בתוך "הקו הירוק" וחלקן בשטחים הכבושים. התכחשות ליישובים שלמים, חוסר הכרה בהם, ההריסה הנמשכת של בתים בכל היישובים הערביים, חוק ה"נכבה", חוק הנאמנות, מה עוד אפשר למנות? חוקים שכמעט שלא שומעים שיש אפילו ויכוח פנימי בתוך הממשלה על הדברים האלו. גם אם בממשלה הזאת יש שר מיוחד, שר לענייני מיעוטים, רצו לקרוא לו לא שר לענייני ערבים, אלא שר לענייני מיעוטים. אני יודע שהוא מאוד מתעניין,

בפיתוח כלכלי, אני מאוד מקווה שזה יביא איזשהן תוצאות. בינתיים זה לא מביא שום תוצאה. אבל גם פיתוח כלכלי, אם הוא יבוא על חשבון הכבוד והאזרחות של האוכלוסייה הערבית, צריך לחשוב פעמיים על העניין הזה. לכן המהלכים של הממשלה הנוכחית וחוסר הדיון הציבורי האמיתי סביב הנושאים האלו, שנסבים סביב המעמד של האוכלוסייה הערבית, והכבוד, והחופש, וחופש הפעולה הפוליטי, הם אחד המחדלים הגדולים של הממשלה הנוכחית, ולכן הממשלה הזאת לא ראויה לשום אמון.

אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת אילן גילאון. בינתיים הודעה לסגן מזכירת הכנסת.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 94), התש"ע 2010,

הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הכלכלה, הצעת החוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (תיקון מס' 2), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת המדע והטכנולוגיה, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 28), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הכנסת, הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 60), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הדיור המוגן, התש"ע 2010, והצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 65) (הסדר טיעון), התש"ע 2010. תודה בשלב זה. אני מודה לך, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת גילאון. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים מרגי ומרידור, חברי חברי הכנסת,

גברתי, ערב תשעה באב, שיש לומר את הדברים בדחילו ורחימו, אבל מאוד קשה לעשות כך. קיימת דילמה, כמו שאומרים: אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. כאשר יוצא אדם, גדול הדור, מורם מעם כביכול, הראשון לציון, ובעצם קם ומוצא את הסיבה הפחות-נכונה כדי להוליך את צאן מרעיתו מחוץ לממשלה, שלא תביני אותי לא נכון,

אני תמיד חושב שאנשים צריכים להיפרד מהממשלה הזאת, אבל מן הסיבות הנכונות דווקא, ולא מן הסיבות הבלתי-נכונות.

כאשר אנחנו מציינים את אותו יום של תשעה באב, ראוי שנציין אותו

אלא דווקא באחדות העם, ואיש באמונתו יחיה, וכל זרם ביהדות יתקיים. אנחנו חיים,

בתוך מציאות שמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם, נדמה לי, אני לא יודע מה בדיוק קורה באירן, אבל נדמה לי שאפילו באירן זה לא קיים, שיש אפליה של יהודים, גברתי. ומי טוען לדברים האלה? גדול הדור, הראשון לציון, שטוען את טענותיו כמו האחרון לציון. הייתי רוצה להגיד "כבוד הרב", אבל מפאת דבריו אני לא אוכל להגיד שיש לי כבוד לדברים הפלגניים האלה. לא שמעתי את הראשון לציון בשום סוגיה אחרת עד כה, לא בנושא שחיתות, ולא בנושא אלימות, ולא בנושא ילדים רעבים, ולא בנושא השתלת מוח עצם לילדה שהיתה כל כך זקוקה לזה. במה מוצא הראשון לציון לצאת, גברתי? בעניין של הגיור. כאילו חס וחלילה, חס וחלילה וחס, שלא יתגנב מישהו מן הרשימות השחורות שקיימות ברבנות, גברתי. ותדעי לך שברשימות השחורות של הרבנות קיימים שם אנשים פצועי מלחמה, כרותי שופכה, אנשים אחרים, שחס וחלילה מישהו כזה לא יטמא את העם. אז אם זה מנהיג הדור והראשון לציון, אני בספק רב,

אם אני מוכן כיהודי להכיר באדם הזה

ולכן אני אומר, אחד הדברים הרעים שקורים היום,

על עמדתו של ראש הממשלה, אני חושב שהאי-אמון מגיע על כך שיש גורמים בתוך הממשלה שהם בסופו של דבר, בהסחת דעת ובקש וגבבה, מנסים לרמות באופן עקבי את צאן מרעיתם, את הציבור שלהם, אותם מאות אלפי עולים שעלו מחבר המדינות למדינת ישראל.

מדינת ישראל שנפתחה על-פי עקרונות של נביאי ישראל, שהם ירמיהו וישעיהו ועמוס, אבל את הרבנות הראשית כמובן זה לא מעניין,

משום שהמאבק האמיתי,

הוא בדיוק כמו המאבק שהיה בממלכת יהודה, המאבק בין הממסד הכוהני, הרבנות של היום, לבין הנביאים, שטענו את מה שהם טענו. לא מזמן היה ערב שבועות, לא כל כך מזמן. למדנו שם על רות המואבייה, על דרך הגיור שלה. אני לא יודע אם זה היה דרך גיור בקפיצה, או בריקוד,

היא אמרה: עמי עמך, אלוהי אלוהייך, ושלום על ישראל. וכך אני חושב שזה צריך להיות גם היום. ואם אפשר היה אז לעשות את הדברים, מדוע היום אנחנו מחפשים רק את המפלג, רק את המפריד, ובמדינת ישראל אין זכות אמיתית לכל היהודים, כמו לכל האזרחים, לחיות בשוויון מלא? אני רואה את הדברים של הרב עמאר, זה מה שהוא אמר, בחומרה רבה ביותר, ואני חושב שגדול הדור וגדולי הדור אינם גדולי הדור, ושום דבר באמירות האלה איננו יהודי, משום מקום, ואני אומר את הדברים האלה כבן-חורין מול המורשת היהודית. זאת איננה יהדות.

אני מודה לך, אדוני. הדובר הבא, חבר הכנסת אורבך. עד שהוא יעלה לדוכן, המשך הודעת סגן מזכירת הכנסת.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו עוד על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות (תיקון), התש"ע 2010, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 99) (סייגים להגבלת שעות חנייה של נכים), התש"ע 2010, והצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון מס' 6) (טיפול בידי פסיכולוג מומחה), התש"ע 2010. תודה. עד כאן. בבקשה, חבר הכנסת אורבך. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, יש דברים טובים ונכונים בהצעה שהעלה חבר הכנסת דוד רותם, העובדה שהגיור צריך להיות כהלכה ושהרבנות היא זו שצריכה להיות הסמכות הקובעת בענייני הלכה ובענייני גיור והתוספת, החידוש, שרבני ערים יוסמכו גם הם לערוך גיורים, כל אלו דברים שראויים לברכה. מה שלא ראוי לברכה זה השעשוע שמקובל פה לפעמים, שנקרא: עצבן את הרפורמי. אני, כאדם שומר הלכה, לא חושב, ככל שבדקתי את זה, שהגיור הרפורמי הוא גיור, במובן שאני סבור, אבל זה לא הדיון כרגע. הכנסת לא קובעת בענייני הלכה בכל מקרה. גם אם הכנסת תקבע מחר דברים מאוד מוזרים שהופכים אדם ליהודי, זה לא מחייב את האדם שומר ההלכה. הוויכוח הוא במה המדינה מכירה מבחינת זכויות, מבחינת הדברים שיש להם משמעות סמלית. אני חושב שלעצבן רפורמים או קונסרבטיבים זה לא הדבר הדחוף ביותר שיש לנו לעשות היום, מכיוון שאין ויכוח אם הרפורמים או הקונסרבטיבים הם יהודים או לא יהודים. מדובר ברוב מניינה ובניינה של יהדות ארצות-הברית ואולי גם במקומות אחרים. הוויכוח הוא לא על היהדות שלהם, הוויכוח הוא על הגיור שלהם. ולכן, הרבה פעמים פה, ככה בחדא מחתא, כמו שאומרים בארמית, במכה אחת, כשאנחנו רוצים להעליב את הגיור של הרפורמים אנחנו מעליבים אותם עצמם.

כמדינת ישראל, זקוקים לעזרה שלהם ולתמיכה שלהם ולהזדהות שלהם, כי הרפורמים והקונסרבטיבים שאנחנו,

מתווכחים אתם ויכוח מר מאוד, ואנחנו חושבים שבחלק ממעשיהם יש סכנה לעם היהודי, הם יהודים טובים ואוהבי עמם. הלוואי שהם גם יעלו לארץ ואז הכוח הפוליטי שלהם, הם יוכלו לתרגם אותו לדברים שאני מתנגד להם מאוד. ולכן אני חושב שהתבונה הגדולה ביותר תהיה לא להכריע את זה כעת אלא למצות בעוד תקופה ובעוד זמן את הדיבור עם הרפורמים והקונסרבטיבים, כי יש צעדים בהצעת החוק המוצעת שהם מאוד טובים לגרים וגם אותם אנחנו רוצים. עזבו רגע את האורתודוקסים ואת הרפורמים והקונסרבטיבים. אנחנו רוצים גרי צדק. אנחנו רוצים להאיר פנים לאדם שחשקה נפשו להיות יהודי, לומר: עמך עמי ואלוהייך אלוהי. ואחרי שתיפתר הבעיה הזאת, ולהערכתי היא תיפתר באופן חלקי,

אם רק ניתן לזה את הזמן, אני חושב שכל אלה בתוכנו שאומרים: עמך עמי, אלוהייך אלוהי והופס, נהיית יהודי, צריכים לדון גם לא רק במשמעות כיצד נהיים יהודים לפי ההלכה, אלא מה היא המשמעות של היהדות שלנו. על זה אנחנו לא דנים פה מספיק. זה לא מספיק לרצות להיות יהודי, כמו שאדם שלא רוצה להיות יהודי לא מפסיק להיות יהודי. ולסיום? ולכן, לסיום, אני חושב שצריך להמשיך ולדבר גם עם נציגי הזרמים הקונסרבטיבי והרפורמי. האורתודוקסים צריכים להמשיך ולהתעקש על העמדה, שהיא עמדה הלכתית, והכיוון הזה, שרבני ערים יוכלו בפיקוח ובסמכות הרבנות הראשית לגייר אנשים, הוא הדבר הנכון בסופו של דבר. רק לא צריך להחמיר במצווה של לעצבן אחינו מעבר לים, רפורמים וקונסרבטיבים, שהם טועים בעינינו, אבל עדיין אחינו הם. תודה רבה. הדובר הבא הוא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בינתיים הודעת המשך לסגן מזכירת הכנסת עד אשר חבר הכנסת יעלה. תודה, גברתי. ברשות יושבת-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיע, כי הונח היום על שולחן הכנסת מכתב ממזכירת הכנסת בדבר הודעה על דיון בכנסת בצו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה והארכת תוקף החוק), התש"ע 2010. תודה. לרשותך, אדוני, שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, זו הצעת האי-אמון האחרונה במושב זה שאנחנו מצביעים עליה. למרות שכל שבוע הוגשו הצעות אי-אמון, לצערנו הממשלה לא נפלה ולא נמצא בכנסת הרוב הדרוש להפלתה. אני מקווה ומאחל שבמושב הבא הממשלה הזאת תיפול ותלך,

עם הקמתה רוח רעה, רוח רעה בכל תחום אפשרי. אפילו לא צריך ללכת רחוק ולסכם,

גברתי היושבת-ראש, לפתוח את העיתון של היום. מספיק לפתוח את העיתון של היום, וזה מה שעשיתי עכשיו. דפדפתי באחד העיתונים ומצאתי בעיתון של היום לפחות עשר סיבות מדוע צריך להצביע אי-אמון בממשלה.

זאת הסיבה האחרונה, בזה אני לא מתערב. רק תשתדל לעשות את זה בדקה וחצי, ברשותך. אני אודה לך מאוד. תודה. גברתי היושבת-ראש, היום הממשלה מחליטה על שינוי בחוק האזרחות. הרי חוק האזרחות במתכונתו הקיימת הביא סבל רב לעשרות אלפי אנשים, הרס משפחות, הפריד בעל מאשתו, אמא מהילדים שלה, ועכשיו מחמירים אותו עוד יותר. פלסטיני שחי בירושלים והוא נדרש או רוצה לקבל תושבות קבע, הוא צריך להצהיר אמונים לישראל כמדינה יהודית. זה דבר חסר תקדים, אין לזה אח ורע בעולם, שנכבש צריך להצהיר אמונים לכובש, ולא רק לכובש אלא לאידיאולוגיה שלו. ויש שם את סעיף הצינון, שמי שחי ומוגדר על-פי החוק הישראלי שוהה בלתי חוקי, הוא צריך ללכת להצטנן מספר שנים ואז לבקש אישור לשהות קבע.

החוק אומר לו: אל תיכנס. תצא מהדלת הזאת, תחזור בדלת השנייה. הדלת השנייה סגורה. בעצם זה חוק של גירוש. אלפי ילדים בירושלים המזרחית, לפי הסטטיסטיקה של המועצה לשלום הילד מדובר ב-9,400 ילדים, הם בסכנת גירוש על-פי החוק הזה, שהוא חוק נגד ילדים. אפשר להגיד בין שאר התארים של הממשלה הזאת, שזו ממשלה נגד ילדים. משפט לסיום. יותר מכך, גברתי, הממשלה, ועדת השרים, תמכה כמעט בכל חוק גזעני. כל דבר נגד הערבים עובר בממשלה הזאת. לכן היא צריכה ללכת מן העולם. הרוח של הממשלה הזאת היא רוח של ליברמן, שצריך לנדות אותו כמו שעשו עם היידר. תודה רבה.

אני מקווה שבמושב הבא נצליח להפיל אותה. אחרון הדוברים, יעלה ויבוא חבר הכנסת יריב לוין. המשך הודעות לסגן מזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 12), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

אני מודה לך, מזכיר הכנסת. לרשותך, אדוני, חבר הכנסת, שלוש דקות. בבקשה. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אנחנו מסיימים היום מושב רצוף הצעות אי-אמון, לפעמים נדמה רצוף הצעות אי-אמון שמחפשים מתחת לפני האדמה מה לכתוב בהן. כאשר אני מסתכל על הצעות האי-אמון שהונחו בפנינו היום אני מגלה שלמרות שאנחנו ממש עם סיום דיוני התקציב, אין אי-אמון שנוגע לתקציב, לנושא כל כך מהותי, ולא במקרה, משום שאני חושב שאף אחד לא יכול לחלוק על כך שהתוכנית הכלכלית של הממשלה זכתה להצלחה עצומה ועיצבה את המשק והביאה אותנו למקום שמדינות רבות היו רוצות להיות בו. אין גם איזו אמירה אמיתית בנושאים המדיניים. פתאום כל ההצעות הקודמות אזכיר לכם את הצעות האי-אמון שהוגשו כאן על יחסינו עם ארצות-הברית ועל הידרדרות מעמדה של ישראל בעולם וכן הלאה. הנה כי כן, גם הבעיות האלה נעלמו להן, ומסתבר שהמדיניות העקבית של הממשלה נושאת פירות אף בעיני חברי האופוזיציה, שאינם מוצאים מקום להעלות נושא כל כך חשוב באי-אמון האחרון של המושב.

נשארנו עם כל מיני דברים שאפשר לומר שחלקם דברים חשובים וחלקם פחות, אבל בוודאי לא כאלה שיש בהם כדי להצדיק בקשה להפיל את הממשלה ולהחליף שלטון על הרקע שלהם. הדוגמה הראשונה היא כמובן סוגיית הגיור, שהיא אכן סוגיה כבדת משקל, אבל היא סוגיה שעדיין לא הוכרעה ועדיין נמצאת בדיון ועדיין נמצאת בבירור. נדמה לי שכל ראשי מפלגות הקואליציה שמעורבים בעניין כבר הביעו לא אחת את עמדתם האחראית בעניין הזה, את העובדה שצריך לנסות להגיע בנושא הזה להסכמה רחבה. משכך הם פני הדברים, נדמה לי שמדובר באי-אמון על ביצה שלא נולדה, או לפחות שאיננו יודעים את טיבה האמיתי. אם כן, נשארנו עם שתי הצעות אי-אמון אחרות משני צדי הקשת. אני מוכרח לומר לחברי הטובים בסיעת האיחוד הלאומי שהם אכן מעלים בעיה אמיתית, והיא סוגיית הטיפול בהגירה ובמסתננים, אבל גם כאן אני חושב שאין מקום לאי-אמון בממשלה, ולו מהטעם הפשוט שאנחנו מתבשרים שממש בימים אלה הממשלה משלימה מהלך של עבודה על חוק הגירה, צעד חיוני, צעד חשוב, צעד שאומנם היה צריך להיעשות מזמן,

אחרי עבודה מורכבת. נדמה לי שדווקא על הרקע הזה צריך לבוא ולומר לממשלה: אנחנו מברכים אתכם. אנחנו מחזקים את ידי העושים במלאכה. אנחנו מגבים את העשייה הזאת, ובוודאי לא סבורים שעל הרקע הזה יש מקום להפיל את הממשלה. נותרנו עם הצעת האי-אמון האחרונה שהוגשה על-ידי סיעות חד"ש, בל"ד ורע"ם תע"ל, שעניינה המצב במגזר הערבי. אני שומע הרבה מאוד דברים שנאמרים כאן לא אחת לגבי תקציבים שמגיעים למגזר הערבי, טענות על קיפוח, אבל אני רוצה לומר לכם שוב, כפי שאמרתי כבר בפעמים קודמות: רבותי, אתם נציגי הציבור של המגזר הערבי, הגיע הזמן שתנסו לגייס כסף לטובת הציבור שלכם לפני שאתם באים בטענות לאחרים. כאשר גביית הארנונה ביישובים שלכם תהיה לא 100% אבל תהיה בנורמות ובסטנדרטים שקיימים ביישובים אחרים,

במגזר היהודי, וכאשר במקום לנסוע ברחבי העולם לכל מיני כינוסים שכל תכליתם להשמיץ את מדינת ישראל אתם תיסעו, כפי שעושים ראשי ערים ונציגי ציבור ישראלים אחרים, ואתם יכולים ללמוד מחבר הכנסת בילסקי שנמצא כאן, והוא יכול לתת להם שיעור טוב איך נוסעים ומגייסים כסף ומביאים משאבים גם לעיר וגם למגזר ודואגים בדרך הזאת להשלים. כי אין מה לעשות, הקופה הציבורית לעולם לא תוכל להשלים את כל הצרכים של כולם. כאשר תעשו את זה ותראו שאכפת לכם,

מהציבור שלכם, אני מאמין שאז גם אנחנו נהיה הרבה יותר קשובים לבקשות שלכם. אבל כאשר ביד אחת אתם מבקשים לקחת, מבקשים לקבל, וביד השנייה, לעומת היד הזאת שפתוחה לגרוף, אתם באים עם יד קמוצה של אגרוף שאותו אתם נועצים בפרצופה של המדינה פעם אחר פעם בכל פעם שאתם נמצאים בחו"ל, ולצערי גם כשאתם נמצאים כאן, משמיצים ותוקפים, מבקשים כסף מצד אחד ומבקשים שיחרימו את ישראל ואת כלכלתה מן הצד השני, אני חושב שזהו מוסר כפול, שזו צביעות ושזו דרך שאין שום סיכוי שתביא למגזר שלכם את התקציבים שאתם טוענים שהוא זקוק להם.

על כן, אדוני היושב-ראש, אני הייתי מבקש מחברות וחברי הכנסת לדחות גם הפעם הזאת את כל הצעות אי-האמון.

תודה רבה. אני מזמין את המשנה לראש הממשלה, השר סילבן שלום, לעלות ולסכם את הדיון בשם הממשלה. השר ברוורמן, אם הייתי רואה אותך הייתי נותן לך לעלות, כי בדיון התייחסו לאמירותיך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ממשלת ישראל קיימה אתמול והיום שני דיונים רצופים בצורך לטפל בבעיית המסתננים ובבעיית השוהים הבלתי-חוקיים. הדיון היה ארוך וממושך, ובסופו של דבר התקבלו החלטות. המטרה המרכזית היא כמובן להציב את המכשול הפיזי בגבול ישראל מצרים, ומעבר לכך, לייצר את האמצעים הנדרשים לשמירה יותר אפקטיבית על מעבר הגבול. אמר ראש הממשלה היום, ולדעתי,

שלדעתו יש צורך להיערך גם על-ידי פלוגות נוספות,

של משמר הגבול כדי להגיע למצב שבו השמירה והפיקוח על מעברי הגבול יהיו כמובן טובים יותר. הבעיה היא בעיה שהולכת ומחריפה, בעיה שלא טופלה בשנים האחרונות. המדיניות היתה מדיניות ליברלית מדי, אולי מדיניות הומנית, אבל כמובן מדיניות שעלולה לפגוע בעצם אופיה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי. לפי התחזיות שנמסרו לנו, בשנים הקרובות מספרם של אותם מסתננים עלול להגיע למאות אלפים, לחצי מיליון, ובשלב יותר מאוחר אפילו למיליון. המספרים האלה הם כמובן מספרים שאינם אפשריים, מספרים שאינם מאפשרים לנו להמשיך ולקיים את המצב הקיים. לכן, ההחלטה שהתקבלה היא כמובן ההחלטה הנכונה. דבר זה כמובן תורם גם לאפשרות שמירה על אופיו של העם היהודי. מבחינתנו, העם היהודי, שחזר לארצו לאחר אלפיים שנה, צריך לשמור את מדינתו האחת והיחידה ולהגיע למצב שבו אנחנו בימים האלה נוכל לעשות הכול כדי לשמור על האחדות בין חלקי העם, אחדות שהיא נדרשת, אחדות בין העם היושב בציון ואחדות בין העם היושב מחוץ למדינת ישראל, הכול מתוך מטרה לשמור את המאחד. העם היהודי אינו גדול. העם היהודי הוא קטן. המחלוקות הן מחלוקות רבות. דווקא היום, ערב תשעה באב, עלינו כמובן לזכור מה בדיוק קרה רק לפני כאלפיים שנה, כאשר אנחנו, אמרת את זה בממשלה? אמרת את זה בממשלה? אני אומר את זה בכנסת.

עזוב חוק הגירה וכאלה המצאות, אני אומר את זה בכנסת. בכל מקרה, חבר הכנסת רוני בר-און, המטרה היא לשמור את האחדות בתוך העם היהודי כולו. אני חושב שהדבר הזה נכון לכל עת, ובימים האלה שבעתיים. נמשיך ונעשה כל מאמץ כדי שהאחדות הזאת תישמר,

צורך במתן מענה לאותם עולים חדשים שהגיעו. אדוני היושב-ראש, אני מבקש לדחות את הצעות אי-האמון, הצעות האי-אמון שהן באמת אינן במקומן, ונועדו פעם נוספת, כמנהג קבוע, כריטואל קבוע, לנסות ולפגוע בממשלה.

תודה רבה למשנה לראש הממשלה, השר סילבן שלום.

רבותי חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. בפנינו ארבע הצעות אי-אמון. נא לשבת, כדי שלא תצטרכו לרוץ וחלילה לפגוע ברגליכם. אנחנו נצביע על ארבע הצעות אי-אמון. ההצעה הראשונה היא הצעת אי-אמון מטעם סיעת קדימה, כפי שנומקה על-ידי חבר הכנסת מאיר שטרית, שכותרתה: נתניהו מחלק את העם. על כך יש להצביע בהצבעת אי-אמון. מי בעד האי-אמון? מי נגד? רבותי, נא להצביע. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 29, נגד, 57, ונמנעים, 2. אני קובע שהצעת האי-אמון מטעם סיעת קדימה לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת סיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד, בנושא: מדיניות ממשלת נתניהו כלפי הציבור הערבי, כפי שנומקה על-ידי חבר הכנסת טלב אלסאנע. אני מצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע בהצעת האי-אמון? נא להצביע. הצעת סיעות רע"ם-תע"ל חד"ש בל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 29 בעד, 60 נגד, אחד נמנע. אני קובע שהצעת האי-אמון לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון מטעם סיעות האיחוד הלאומי, בנושא: אוזלת יד הממשלה מול כיבוש שכונות שלמות בתל-אביב וערים בארץ על-ידי עשרות אלפי מסתננים מאפריקה, הצעת סיעת האיחוד הלאומי, כפי שנומקה על-ידי חבר הכנסת יעקב כץ. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 26 בעד, 60 נגד, שלושה נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון מטעם סיעת האיחוד הלאומי לא נתקבלה. ואנחנו עוברים להצעת האי-אמון האחרונה ליום זה, הצעת אי-אמון מטעם סיעת מרצ, בנושא: ממשלת ישראל יוצרת קרע בעם היהודי בעקבות חקיקת חוק הגיור, כפי שנומקה על-ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ. רבותי, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצעת סיעת מרצ

בעד, 28, 61 נגד, אחד נמנע. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעת מרצ לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, בעוד שש דקות תסתיים ישיבת הכנסת, ולכן סדר-היום משתנה. יש לנו שני נושאים שאנחנו יכולים לסיים אותם בשש דקות. שתי הודעות, אחת של ועדת הפנים ואחת של ועדת העבודה והרווחה. הראשונה, של ועדת העבודה והרווחה. אין זמן, יש הסתייגויות. ביום רביעי בבוקר זה עולה דבר ראשון, ב-11:00. הצעת חוק הביטוח הלאומי, קריאה שנייה ושלישית, יציגה יושב-ראש הוועדה, חיים כץ.

כפי שהבטחת, מהר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 120), הצעת חוק ממשלתית. סעיף 1 לחוק המוצע, אזרח המקבל קצבת נכות או קצבת זיקנה, ויש לו ילדים הנכללים בהגדרת "ילד" לפי סעיף 238 לחוק והמזכים את הוריהם בתוספת קצבה בגינם, מקבלים את הקצבה עד הגיע הילד לגיל 22. שמעתי.

כבוד יושב-ראש הוועדה, האופוזיציה לא מסכימה שחוק זה יעלה. אין לי שום בעיה. אנחנו הסכמנו, אז אני מבקש שביום רביעי זה יעלה על סדר-היום כדבר המובן מאליו. האם אתם מסכימים, חבר הכנסת אזולאי, חשבתי שאתם מעלים זאת על דעת האם אתם מסכימים אחרת נסיים את הישיבה עכשיו.

מי לא מסכים, האופוזיציה או הקואליציה? הקואליציה מסכימה, האופוזיציה פתאום אמרה לי "לא". רבותי, אתם צריכים להבין, יושב-ראש הקואליציה בכל זאת נמצא גם בימי בין המצרים, גם בתשעת הימים וגם בשמחה גדולה שעתידה להגיע אחר-הצהריים בתשעה באב, והיא תחילת בשורת הגאולה, ויש לנו גם ברית מילה של הבן של חבר הכנסת יושב-ראש הקואליציה, ואנחנו מאחלים לו באמת מזל טוב רב. מחר ב-15:00, הוא ביקש ממני להזמין את כל חברי הכנסת לברית המילה ביישוב, בכפר-אלדד שליד נוקדים אשר בתקוע. בבקשה, חברת הכנסת איציק.

אדוני היושב-ראש, היה אכן סיכום בין הקואליציה לבינינו, היה סיכום בינינו לבין חבר הכנסת אלקין שאכן ההצעה תעלה, ואני עומדת בסיכום הזה, רק לא היה סיכום שזה יהיה עכשיו,

לפי זה יש, אין כרגע, יש לנו חמש דקות, גברתי. לכן צריך לעשות את זה ביום אחר. אז ביום רביעי הוא יביא את זה. אין לי שום בעיה. האם אתם מסכימים שחבר הכנסת אזולאי יעלה את הצעתו? חבר הכנסת אזולאי, אם הם מסכימים, יש לך שלוש דקות.

אין לי בעיה אתך, אין לי בעיה אתך. זה רק פיצול. הודעה על פיצול.

לא מסכימים. טוב, תודה רבה. רבותי חברי הכנסת, הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת זה על-פי שיקול דעתי. אני לא צריך הסכמה.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, להלן כמה הודעות מטעם ועדת הכנסת. ועדת הכנסת קבעה כי ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן לקריאה ראשונה: הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מניעת ביקורים), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת דני דנון וקבוצת חברי הכנסת, פ/735/18, הצעת חוק כליאתם של אסירים נדרשים, התשס"ט 2009, של חבר הכנסת יריב לוין וקבוצת חברי הכנסת, פ/758/18, הצעת חוק שחרור שבויים וחטופים, התשס"ט 2009, של חברת הכנסת מרינה סולודקין, פ/829/18, הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (הגבלת ביקור אסיר ביטחוני), התש"ע 2010, של חבר הכנסת אריה אלדד, פ/2396/18, הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש חוזר במי דלוחין, שימוש מושכל במשאבי הטבע), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת, פ/1558/18, הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע, התרת שימוש חוזר במי דלוחין), התשס"ט 2009, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת, פ/1472/18. הודעה שנייה: ועדת הכנסת קבעה כי הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19) (הוראת שעה) (פטור מטעמי הכרה דתית), התש"ע 2010, מס' מ/472, תידון בוועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט. הוועדה תהיה בת עשרה חברים, חמישה מכל ועדה, כדלקמן: מטעם ועדת החוץ והביטחון: חברי הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש, זאב בילסקי, אריה אלדד, אורי מקלב ומשה מטלון. מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט: חברי הכנסת אברהם מיכאלי, ציפי חוטובלי, שלמה מולה, איתן כבל ודני דנון.

תודה רבה. לפני סיום הישיבה, הודעה לסגן מזכירת הכנסת. לא לא, לא הסכימו. אני לא יודע.

אני לא שואל עוד פעם. אמרו לי לא,